אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על השולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3944/24 וכלה בהצעת חוק פ/3972/24: הצעת חוק שכר מינימום (תיקון,

התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת גבי לסקי ועלי סלאלחה, הצעת חוק

דקה.

חברת הכנסת שטרית, את הצבעת? בבקשה, את תהיי הראשונה. אדוני היושב-ראש, היום התקיימו שני אירועים מאוד חשובים בכנסת ישראל: אחד בוועדת הבריאות, בנושא מניעת אובדנות, דיון שזימנו חברת הכנסת עידית סילמן ואנוכי, והנושא השני היה השדולה למען חיילי צה"ל. וראה זה פלא, מצאתי מכנה משותף: לשדולה לחיילי צה"ל הגיעו ארגונים שונים שבאו להביע תמיכה בחיילי צה"ל הקדושים שלנו, שמשרתים נאמנה את המדינה ושומרים עלינו בגבול, בדיון של ועדת הבריאות בנושא מניעת אובדנות ישב פרופ' זלצמן והביא נתון מאוד מאוד מדאיג, חלה עלייה מאוד מאוד מאוד חדה בהתאבדויות בצבא הגנה לישראל. כשאני ישבתי שם ושמעתי את ההורים שישבו בשדולה וסיפרו שהילדים שלהם מתוסכלים כי הוראות הפתיחה באש מאוד מאוד מגבילות אותם, וגם אם מגיעים אליהם מחבלת או מחבל הם לא יודעים איך לנהוג וכו' וכו' דבר שמפתח אצלם תסכול, דבר שמפתח אצלם דיכאון וחרדה, ויש עלייה. זאת אומרת, כשאין משילות וכשאין הוראות מדויקות המיטיבות עם החיילים שלנו, אנחנו יכולים למצוא אותם אחר כך בנתונים שאנחנו מקבלים בוועדת בריאות.

אדוני היושב-ראש, מאוד מאוד חשוב שניקח לתשומת ליבנו שחיילי צה"ל ששומרים עלינו בגבולות צריכים לקבל מאיתנו את כל, אבל את כל, הגיבוי המלא, כדי שהם יוכלו לבצע את משימתם כהלכה, וחשוב שגם נשמור על החוסן הנפשי שלהם.

תודה רבה. חברת הכנסת ברק, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עדים לעוד יום שבו הכנסת מתכנסת ומתפזרת אחרי דיון אחד, כי לא מצליחים בעצם לשמור על הקואליציה, ואני שואלת: מה אזרחי מדינת ישראל אשמים? הם בחרו, הם הלכו לבחירות, הם חשבו שהכנסת צריכה לתפקד, ואנחנו מגיעים לעוד דיון, לעוד דיון ולעוד דיון שפשוט מתחיל ונגמר. מילא זה שבכנסת הזאת נוצר מצב שבו, אני גם באה אליכם בטענות.

אני משתתפת בצערך, ואני חוזרת ליום-יום, הקטע הזה שבו אנחנו לא יודעים מה סדר-היום, שמעולם לא היה לפני הכנסת הנוכחית, אנחנו תמיד היינו יודעים מה סדר-היום, למה אנחנו צפויים, לפעמים היו מורידים, אבל בפינצטה. לא היינו מגיעים, בטח לא לשעה 16:00, כבר בבוקר, אם לא יום לפני כן, היינו יודעים לאן פנינו מועדות גם ביום שני, גם ביום שלישי וגם ביום רביעי. הנוהג הזה שבו אנחנו לא יודעים בכלל מה הולך להיות, זה עבר מעבר לרדאר של התקשורת, שהם לא מבינים שזה לא קרה מעולם עד הכנסת הנוכחית. אז עכשיו אנחנו ממש עד פתיחת הישיבה לא יודעים מה הולך להיות הלאה. אני חושבת שלמדינת ישראל מגיע משהו יותר טוב. אנחנו יותר טובים, וצריך לפזר. אם אתם לא יכולים לנהל את הכנסת, לא יכולים לנהל את הממשלה, אז תואילו בטובכם לפנות את המקום ולתת למי שכן יודע להוביל, לממשלה לאומית ימנית.

תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, בשבת האחרונה ביקרתי את משפחת נאסר מג'ת, משפחה ערבית שהלכה כמה ימים לפני לחוף הים באולגה, אלא שהתברר, אחרי שהם ישבו איזה חצי שעה, שישנה קבוצה של יהודים שחושבת שבמדינת ישראל חוף הים שייך רק ליהודים, והם חשבו שהערבים מגיעים לחוף הים יותר מדי במדינה היהודית. המשפחה הזאת הותקפה על ידי אספסוף של איזה 20 יהודים שהיו שם בחוף, הותקפו על ידי הכלב שהיה איתם, הייתה לנם סכין יפנית, שרשרת, האבא הוכה בשרשרת. המשפחה הותקפה. והיה שם שיטור במקום שלא חשב שצריך לעשות עם זה משהו. הם חיכו למשטרה והלכו לתחנת המשטרה להגיש תלונה. ואז היו בתוך תחנת המשטרה כמה דברים שכדאי מאוד שתדע עליהם, כבוד היושב-ראש.

השוטרת שרצתה לקחת מהם את התלונה אמרה להם: מה, עוד תלונה מחוף אולגה? זה כבר קרה בחודשיים האחרונים, כך שזה לא מקרי וזה לא פעם אחת. יש יהודים שהחליטו שלחוף הים באולגה אסור שיגיעו ערבים. המשטרה מודעת לזה, לא עושה עם זה כלום. דבר שני, כבוד היושב-ראש, כשהמשטרה באה ללוות אותם לצאת מהחוף, כי היה צריך ללוות אותם, מה, ככה ערבים מגיעים לחוף הים? הם הותקפו כשהיו עם המשטרה ונזרקה עליהם אבן, והשוטרים לא חשבו שהם צריכים לעצור את האספסוף היהודי. נוסף לזה, בתוך תחנת המשטרה, כבוד היושב-ראש, שוטר חכם אמר להם: זה כבר חודשיים קורה שתוקפים שם ערבים. מה, אתם לא יודעים? למה הלכתם לשם? אתה מבין את המנטליות, כבוד היושב-ראש? זה לא רק שיש אספסוף יהודי קיצוני שיש לו את הרעיונות האלה בראש, זה משטרת ישראל שחושבת שכל זה לגיטימי. בכלל היא שואלת את הערבים למה הלכו לים. אדוני, אני חושב שחוף הים אמור להיות מרחב ציבורי. גם אם במדינת היהודים חושבים אחרת, אני מצפה מהמשטרה לפחות לעשות כאילו, תודה. להגיד משהו, שהם אולי יעשו, אולי ינסו. אני רוצה שגם תדע, כבוד היושב-ראש, שעד עכשיו לא נעשה כלום, למרות שיש סרטון ויש תמונה, והחשודים האלה ידועים, מוכרים למשטרה, הם תקפו יותר ממשפחה אחת, החליטו לא לעשות עם זה כלום, פשוט כי המשפחה שהותקפה היא משפחה ערבית. אני מסיים רק בשאלה: אם המקרה היה הפוך, האם אותה משטרה הייתה מתנהגת באותה צורה? ואם זה לא אפרטהייד, אז מה כן אפרטהייד? תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. נאום הנדסת תודעה 56, כן? אדוני היושב-ראש, נאום הנדסת תודעה מס' 56, והפעם על שנה לממשלה. במלאת שנה לממשלה פרסם ראש הממשלה בנט כמה שורות של הנדסת תודעה מזוקקת. לממשלתו הרעה, שכשלה בכל נושא למעט מטרת-העל של קיום עצמה, הוא קורא "ממשלה מעולה". כדי להסוות את העובדה שמדובר בקואליציה שהוקמה על ידי רוב מזערי, מתוך איחוד אינטרסים של שמאל פוסט-מודרני ושאיפות מגלומניות של בנט ולפיד, ושכיום אין לה אפילו 61 מנדטים, הוא קורא לה "קואליציה קשה". למטרת-העל של שמירת הכיסא שלו הוא קורא "הצלחת המדינה". ולסיכום, על מעשי הרמייה והרס הדמוקרטיה של גנבת קולות בוחריו למען קידום טובתו האישית הוא מודה לקדוש ברוך הוא, שהעניק לו את הזכות לשרת את העם. אבסורד. פשוט בושה וחרפה. אני ממליץ לראש הממשלה בנט לסיים את הפארסה המביכה הזאת ולפרוש מהחיים הפוליטיים, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, קודם כול שוב, גם אני רוצה להשתתף בצערך, בצער המשפחה, ושבאמת לא תדעו צער יותר.

אדוני היושב-ראש, מה שקורה בכנסת היום לא מתנהל בקיוסק. בעל קיוסק לא מתנהל כמו שמתנהלת כנסת ישראל. צריך להבין, יש פה מאות עובדים, יש פה 120 חברי כנסת. לא, 143, אתה טועה. צודקת, לא כולל נורבגים. יש פה כנסת במדינת ישראל שמתנהלת כמו חמארה בשוק. יש סדר-יום, החלטתם לבטל אותו עכשיו, אני קורא לפני עשר דקות. אז בשביל מה התקלחנו בבוקר, עשינו פן בשתי השערות, לבשנו חליפה, באנו לעבודה? איך אמרתם? באנו לעבוד. אבל אנחנו באמת רוצים לעבוד, אדוני היושב-ראש. אתם מתנהלים בליצנות, חבל על הזמן. זה לא יאומן כי יסופר. שחררו. תפסיקו לבייש את עם ישראל. הילדים פה רואים אתכם, כל הציבור רואה אתכם. שחררו, לכו הביתה. מה ייתן לך עוד יום ועוד יום ועוד שבוע? מה ייתן לך, מר בנט, עוד שיירה ועוד יום? המשך השיפוצים של הבית שלך, שעוד לא נגמרו? עוד אוכל? רבותיי, הכנסת לא מתנהלת, לא מתכנסת. הינה, עוד מעט אנחנו הולכים הביתה.

אז אדוני היושב-ראש, אני מציע לך גם להציע לחברים שלך, ואני אומר לך שהיינו בנקודה הזאת. יש נקודה ששם אומרים: רבותיי, נגמר. בוא נלך לבחירות, העם יגיד את דברו, כי כרגע זה ביזיון של כל מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, קודם כול, היושב-ראש, ברצוני להשתתף בצערך, ואני מקווה שלא תדע עוד צער, ואני מאחל רק בריאות לאימא שלך. תודה רבה. כמו בכל שבוע, גם הפעם אקריא את שמות ההרוגים, אציין את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו בשבוע החולף: ביום שלישי, 7 ביוני, נהרג הרב שמואל קצנלבוגן, הולך רגל בן 30, תושב פתח תקווה,

ביום רביעי, 8 ביוני, נהרג גבר בן 50 בכביש 6 סמוך למחלף נחשונים. ביום חמישי, 9 ביוני, נהרג רב-סרן אליהו גיא, בן 28, תושב היישוב שער השומרון, לאחר שמכונית שסטתה מנתיב הדרך לשול פגעה בו בזמן שרכב על אופניו על כביש 5 סמוך לראש העין. ביום שבת, 11 ביוני, נהרג רס"ר עמיחי כרמלי, מתנדב במשטרה, בן 46, עת מילא את תפקידו, לאחר שרכב שניסה להימלט מהמשטרה בכביש 412 סמוך לבית דגן פגע בו. חברות וחברים, בשבוע האחרון נהרגו ארבעה בני אדם בכבישי ישראל, אבל ארבעת בני האדם האלה השאירו אחריהם שבעה ילדים, שבעה יתומים מאב, מהאבות שנפלו במלחמה בתאונות הדרכים. המלחמה הזאת אינה מלחמת אין-ברירה,

נבחרי הציבור, מוטלת האחריות להילחם בכל כוחנו ולהדהד בכל כוחנו את המסר שלא נשקוט עד שננצח במלחמה הזו. יש דרכים לנצח במלחמה, ועלינו להיאבק עד הסוף בלי לוותר, כי אין לנו דרך אחרת.

תודה רבה. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, גם אני כמו חבריי משתתפת בצערך. תודה רבה. אתמול ביקרתי אצל גיטה, אימא של מוישי קליינרמן. מוישי הוא ילד בן 16 וחצי שנעלם מביתו, כבוד היושב-ראש, לפני 79 יום. לכל ההורים מביניכם, אם אתם יכולים להעלות על דעתכם ילד שיצא לחתונה, הלך לישון אצל הסבתא, אחרי הלילה, כשהוא קם בבוקר, אמר להורים שהוא נוסע למירון, הם הסכימו, בירכו אותו, ומאז נעלמו עקבותיו. האחרון שראה אותו ראה אותו במירון, ארבעה חברים שהיו איתו ביחד,

וממוצאי שבת ואילך הילד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. 79 ימים, כבוד היושב-ראש. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי המשפחה מרגישה נטושה. המשטרה, לדבריה, לא עשתה מספיק כלל ועיקר. המשטרה שטיפלה בנושא הזה הייתה משטרת מודיעין, בעוד האירוע היה במירון. אין כוח אדם, לא נסעו למקום, לא ביצעו חיפושים עד היום, 79 ימים. המשפחה נאלצה בכסף שאין לה לשכור חוקר פרטי, לשכור צוותים שיבואו ומתנדבים שילכו ויעשו חיפושים, לשכור להם אוטובוסים ואוכל ושתייה, והילד לא נמצא. אני קוראת מפה למשטרת ישראל להעביר את התיק הזה,

למרחב צפון או לארצי, לטפל בנושא הזה בכל חומרת הדין, להרים כל אבן. אף אחד מאיתנו לא יכול לישון בלילה כשיש ילד במדינת ישראל, בן 16 וחצי,

ילד ששנה קודם להיעלמותו נפצע מבלטה שנזרקה עליו על ידי פלסטיני, שכב כמעט מת בבית החולים,

התעורר, חזר לעצמו, ועכשיו איננו. אז אני בהחלט קוראת לכולנו פה לא לשתוק, לא להרכין ראש, אלא לדרוש שיתקיים פה דיון על הנושא הזה, ולדרוש ממשטרת ישראל להפוך כל אבן עד שהילד הזה יימצא.

אני אעיר שחבר הכנסת מרגי העלה את הנושא בישיבת הנשיאות, והייתה פנייה של חבר הכנסת טופורובסקי ושל יושבת-ראש הוועדה לביטחון הפנים חברת הכנסת מירב בן ארי, ויהיה דיון בנושא מעבר למכסה.

כל יום, כל שעה,

יוזמנו קציני המשטרה ויתקיים דיון, אני מקווה שעוד השבוע. אבל הבקשה לדיון מהיר נדחתה. אבל יהיה. יהיה דיון עוד שבועיים וחצי? חברת הכנסת תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, קודם כול אני משתתפת בצערך. אתה ובני ביתך, כל המשפחה, שלא תדעו עוד צער.

אני רוצה לדבר על מקרה שקרה ביום שישי, כאשר שוב הטרור של המתנחלים פעל. הותקפו צעירות וצעירים, פעילים שהגיעו לאזור מסאפר-יטא כדי להיות בסולידריות ולהתנדב בכמה עבודות. הם הותקפו. הסרטון הופץ ברשתות. רואים את התקיפה באבנים על האוטו, שוברים את הזכוכיות של המכונית כאשר הצעירות נמצאות בפנים וגורמים לפציעה. מצד שני, שר הבט"פ הצהיר הצהרה טובה בעיניי, אולי פעם ראשונה שיוצא דבר כזה משר בממשלות ישראל. הוא אמר: אבן עלולה להרוג, ומי שמשליך אותה הוא מחבל גם כשמדובר ביהודים. משטרת ישראל פועלת כדי לאתר את חבורת הפורעים הזו ולהניח עליה את היד. השאלה שעולה לראש שלי: כמה סרטונים כאלה כבר הופצו ברשתות החברתיות? יש כל הזמן מתקפות. לגבי חלק מהן אני גם פניתי באופן אישי לשר בר לב, על מתקפה שהיינו קורבנות לה כשהיינו באותו אזור, במסאפר-יטא, ועדיין, עד היום, למרות שעבר חודש, לא קיבלתי שום תשובה. השאלה שבאמת צריכים לשאול את עצמנו: כאשר מגדירים אנשים כמחבלים, למה לא עוצרים אותם? למה לא שומעים על מעצרים של מתנחלים שתוקפים שוב ושוב תחת עיני הצבא? תודה רבה. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אין עוד דובר. אני מבקש לדאוג שראש הממשלה יגיע. אדוני היושב-ראש,

שנענית לבקשתי. אתה יודע, הייתי אתמול, חבריי חברי הכנסת, בסיור בצפון. בין היתר הייתי בעיר טבריה. טבריה עברה סופה,

שהרסה כמעט את כל הטיילת, נזקים שקשה מאוד, קשה מאוד לעירייה יציבה לעשות זאת, כל שכן לטבריה. לצערי הרב, יש החלטת ממשלה,

לצערי הרב, תוקע את זה בגלל שיקולים קטנוניים וציניים של נקמנות, בגלל שזה כנראה מינוי הממונה שם בעיר, שהוא פקיד של משרד הפנים, פקיד מוערך, בעל עבר עשיר בעשייה מוניציפלית. ביום רביעי אנחנו נדון על אסון צ'רנוביל, ואנחנו תמכנו, אסון שקרה במקום רחוק, לפני כמה שנים, עשרות. קלטנו את הילדים האלה, נעשה להם שיקום,

לזה יש, יש קצב עבודה ויש תקציב. העיר טבריה, תיירות הפנים אנחנו רואים תמונות מזעזעות מנתב"ג. תיירות הפנים שלנו היחידה,

זו העיר שהחמצנו אותה כמעט, עם פוטנציאל אדיר. הטיילת נהרסה כליל, ושר האוצר מתעסק לי בפוליטיקה קטנה ובציניות. אני חושב שאסור לעבור על זה לסדר-היום. צריך לעשות הכול כדי שכבר בחופשה של הקיץ הטיילת הזאת תחזור לתפקד כטיילת של תיירות פנים. מה לעשות, לא כולם נוסעים ליוון וטורקיה ולכרתים. יש כאלה שתרים עדיין את הארץ ולא יוצאים, ואת שר האוצר הזה זה לא מעניין.

חבר הכנסת מרגי, נראה לי ששיפוץ, שנייה, השר שטרן. חבר הכנסת מרגי, נראה לי ששיפוץ הטיילת בטבריה הוא מעל לכל ויכוח פוליטי, בפרט כשיש החלטת ממשלה.

או שתגישו דיון מהיר או הצעה דחופה לסדר-היום. אני אאשר אותה. נראה לי שזה הדבר הדחוף ביותר. לטבריה. בוא ננסה לטפל, עזבו פוליטיקה. שנייה, חבר כנסת מלכיאלי. אם אני אצטרך, חבר הכנסת מרגי, להביא את ראש אגף התקציבים באוצר, נביא את ראש אגף התקציבים. הבעיה זה שר האוצר. הבעיה זה שר האוצר, לא ראש אגף התקציבים.

בואו נראה מה לעשות. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. אני מבקש, ראש הממשלה נמצא? הלכו לקרוא

חכה שיעירו אותו. תודה רבה. אם כך, אנחנו ניגשים להמשך סדר-היום, בקשה ב-40 חתימות: בזבוז חסר תקדים של כספי ציבור לשיפוץ מעון פרטי ברעננה לטובת מעון רשמי, דיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. מי? כן, כן, חבר הכנסת מלכיאלי מנמק. אני מתנצל. חבר הכנסת מלכיאלי. כן, אני דילגתי עליו. בבקשה. מלכיאלי, יש בית שאפשר להשקיע בו 50 מיליון בארץ?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אפתח, משתתף בצערך, בצער המשפחה. שלא תדעו עוד צער.

אמן. כבוד חבר הכנסת ראש הממשלה נפתלי בנט, השר שטרן, אתה מפריע לראש הממשלה להקשיב,

אדוני ראש הממשלה בעזרת השם בקרוב חבר הכנסת בנימין נתניהו, היות שהזמן שלי קצר, סך הכול עשר דקות, ועם ישראל קיבל איגרת בת 28 עמודים, לא יודע איך ראש הממשלה, 27. אחד יותר כבר היינו משתגעים. איך ראש הממשלה הצליח בלי לשכה, בלי אנשים, לכתוב כל כך הרבה. אבל אני אנסה להתמקד בעשר דקות קצת באיגרת לרוב הציוני הדומם. קודם כול, מעניין,

עוד לא נכנסנו לאיך הוא מימן את זה. קודם כול, זה ממש לא מכובד מצד שר הביטחון שהוא לא מצא זמן לקרוא את החוברת. חוברת כל כך חשובה, לרוב הציוני הדומם, האם ראש הממשלה קורא לשר הביטחון? אגב, אני חושב שבמליאה לא מכובד לדבר בטלפון. אבל אני רוצה לפתוח במבוא. אדוני ראש הממשלה, אני מדבר אליך. דרך אגב, הוציאו אותי על זה, אתה יודע. מר נפתלי בנט, אני חושב שאני מדבר אליך, וזה לא מכובד שאתה לא מקשיב. אני אדבר לעם ישראל. אני רוצה לדבר אל אותו רוב ציוני דומם, כמו שקראת לו, ולפתוח במבוא, המבוא לחוברת המפורסמת. לפני כשנה מדינת ישראל הגיעה לאחד מרגעי השפל הקשים שידעה, כותב מחבר הספר, האיגרת לרוב הציוני הדומם.

נפתלי בנט, מעולם לא הסכמתי איתך כמו בפעם הזאת, מדינת ישראל הגיעה לשפל חסר תקדים, לשפל חסר תקדים של ממשלה שלא מתפקדת. מעולם לא הייתה ממשלה שמשכה כל כך הרבה חוקים, שלא ידעה להעלות כל כך הרבה חוקים. ואני רוצה לדפדף קצת בחוברת לאותו רוב ציוני, שלא עבר, ושהתקשורת דוממת. ושהתקשורת דוממת.

לא היה תקציב. פייק פעם ראשונה. מה זה "לא היה תקציב"? נשאל את אזרחי מדינת ישראל: האם הם מעוניינים שלא יהיה תקציב או בתקציב אכזר כמוך? הרי אין לך אומץ ללכת עכשיו איתי ביחד. בוא למחנה יהודה, בוא לשוק הכרמל. אתה הולך למקומות עם מסוקים, ממקום למקום, מחשש לפגוש אזרחים. אל תלך לפגוש בגני ילדים, בוא איתי לעם שבשדות, בוא נצא לרחוב, איזו עיר שאתה רוצה, במרכז ובפריפריה, תראה כמה קשה לאנשים לגמור את החודש. לא היה תקציב, אבל היה מי שהתייחס לאותם אנשים, היה מי שדאג להם. מה הבאת בתקציב? איזו בשורה הבאת לתקציב? תן לי בשורה שהפריפריה יכולה לבוא ולומר: דאגנו לכם. מדי שבוע עולה פה שר במשרד האוצר, איזה דברי הבל: 12 שנה לא עשיתם, ביבי ועוד פעם ביבי.

קיבלת את ראשות הממשלה, מה עשית בזה? אני רוצה לתת קצת נתונים: מחירי הדיור בתקופתך, מר נפתלי בנט, עלו ב-16% בתקופה האחרונה,

ב-2 שקלים, סל הקניות, אנשים מגיעים לסופר, בוא איתי ביחד, בוא נתחפש לאנשים שלא מכירים אותנו, ככה לא יצעקו עליך.

כשאני ואתה נלך בחוץ, אתה יודע למי יקראו נוכל. ועם ישראל שמגיע לסופר בסוף שבוע לא מצליח למלא את העגלה שלו. פרופ' שמחון, שהוא כלכלן מוערך על פי כל הדעות, אומר הבוקר: יש לישראל ביתרות 50 מיליארד שקל. אחרי מה שחילקת לרע"מ ולכל מיני ח"כים סוררים אצלך, 50 מיליארד שקל. תיתן פעם אחת לאותם אנשים שקופים, לאותם אנשים חלשים. תראה איזה אנשים הזויים יושבים לידך. איווט ליברמן מדבר על זה שמחירי השכירות לא עלו. איפה הוא חי? איפה הוא נמצא? איפה אתם חיים? הבועה שאפפה אותך בלשכה השוממה שלך לא נותנת לך חיבור לעולם החיצון. לך תראה שאנשים קורסים במחירי השכירות, קורסים בעלייה של מחירי הדיור.

תגיד לנו פה: כן, אבל ביבי. אבל אתה ראש הממשלה, הממשלה בידיים שלכם. אני רוצה לומר לך, דיברת על זה, באיגרת המפורסמת, למי שלא קרא: תושבי ירושלים שמעו סירנות ונשכבו על המדרכות. תגיד לי, אתה חי איתנו? אתה לא ראית כמוני שברכת הכוהנים בכותל הייתה ריקה?

אתה לא יודע כמוני, לך יש שיירה מוגנת, ה' יברך אותך, הכול בסדר, אזרחים פשוטים עולים לאוטובוס, הם מגיעים הביתה בפחד, אזרחי ישראל מגיעים לרכבת הקלה בירושלים, בורחים כמה תחנות קודם. על איזה סירנות אתה מדבר? בתקופה שלך, תבדוק כמה נתונים לא דווחו. אתה מדבר על פורעי לוד ועכו? אתה לא יודע שיום-יום בלוד, בעכו, בערים המעורבות, בירושלים, לאנשים אין אומץ לצאת בשעות מסוימות מהבית? על איזה יבבות אתה מדבר? באיגרת שלך אתה גם כותב: מליאת הכנסת הופסקה וחברי כנסת הובהלו לחדרי הביטחון. אתה יודע, בנט, המליאה בתקופה שלך לא מתכנסת, היא לא צריכה להפסיק. אתם כל שבוע מושכים בחוטים. תשאל פה את יושב-ראש הכנסת כמה חוקים הוא מעלה וכמה חוקים אתם מושכים כי אין לכם רוב, כי המליאה שלכם לא מתפקדת, כי עם ישראל בז לממשלה שלך. ואז אתה ממשיך לדבר: חמאס איים על נתניהו לבל יקיים את מצעד הדגלים. אתה מדבר על אומץ של החמאס, אתה מדבר על אומץ של ערביי ישראל, אתה מדבר על אומץ של המחבלים שהרימו ראש בתקופה שלך, מרגישים חלק מאותה עוגת התקציב.

מגיע באותה חוברת יפה פרק הפוליטיקה. עד עכשיו זה היה לאינטליגנטים שבחבורה. פרק הפוליטיקה, קצת נדבר פוליטיקה: ואז חסרו לו שתי אצבעות, חסרו לנתניהו שתי אצבעות. אתה יודע למה? כי בזמן שחיילי ישראל נלחמו בפורעים, אתה עסקת בספינים פוליטיים, כי כולם יודעים שאתה עבדת יום ולילה להכשיל את ממשלת הימין, אתה עבדת יום ולילה להקים ממשלה עם מרצ ועם מנסור ועם כל החבורה שסביבך, שהיום לועגת לך. ואז הנשיא העניק, ברור שהנשיא העניק ללפיד, בגלל שאתה זה שעבדת יומם ולילה. אני רוצה לדבר על עוד פרק, כי הזמן שלי הוא קצר. ואז מגיעה ההתייחסות הגאונית שלך לציבור החרדי: המגזר החרדי למשל, לצערי, או-הו, אינו מיוצג בממשלה על ידי סיעותיהם, בעיקר בגלל בחירה צינית ומכוונת של נציגיו הפוליטיים. שקרן. אתה משקר פעם אחר פעם. איזה אומץ יש לך לשקר? איזה אומץ יש לך לבוא ולהגיד, הרי אתה הלכת לכנופיה שקוראים לה ליברמן וכל שונאי הציבור החרדי, שמתפרנסים מהשנאה אלינו. אנחנו במודע לא רצינו? אנחנו לא חברים, לא מעוניינים להיות לידכם. מישהו מכם קרא לנו? גם אם היית קורא לא היינו מגיעים אליך. אנחנו אנשים שלא משנים דעה. בחרנו ללכת עם נתניהו בכל מערכות הבחירות, אנחנו רואים בו אדם ראוי ונמשיך ללכת איתו, אף שלא טוב לך. אבל אנחנו, איך קראת לזה? "בעיקר בגלל בחירה צינית ומכוונת". כמה בזוי אתה, כמה אתה מסוגל לשקר לאזרחי ישראל.

אתה כותב ברוב גאונותך: כראש ממשלה אמשיך לדאוג לכל הציבור. על מה אתה מדבר, על רפורמת האנטי-כשרות של כהנא? על רפורמת הגיור שלכם? בזתם, החרבתם כל דבר שיש לו קשר לזהות המדינה היהודית. נתת ברוב טיפשותך לרפורמים חלק ונחלה איתנו. אנחנו יודעים שעם ישראל לא ייתן להם דבר כזה. אתה מדבר על זה שאנחנו, מבחירה צינית שלנו, אנחנו אנשים שלא מוכנים שיקנו אותנו בכסף, אנחנו אנשים שנאמנים לאידיאולוגיה. הלכנו בכל מערכות הבחירות בגוש אחד בראשות,

אני מבקש שתעצור. בנט יושב פה עם אוזנייה ושומע מוזיקה בדיון 40 חתימות.

תפקידו להאזין לנאומים של חברי הכנסת ולכבד את, אני יודע שכשפורסם, יכול להיות שהוא מסתכל בטלפון. מר נפתלי בנט, תכבד את חברי הכנסת, ושווה להקשיב. אני רוצה לסיים במה שאתה סיימת את החוברת שלך. אתה כתבת משפט: אין לנו ארץ אחרת, תראו, מילים של משורר, לכן לעולם לא נוותר, זה בנפשנו. כך חתמת באהבה גדולה. ואני רוצה לומר לך, נפתלי בנט, אנחנו נחושים לא לוותר. אנחנו נחושים שאתה בשביל אזרחי מדינת ישראל צריך ללכת הביתה. אנחנו לא נוותר כי אין לנו ארץ אחרת לדאוג לאותם חלשים. אנחנו לא נוותר, כי אזרחי ישראל צריכים שיהיה מי שידאג להם בפריפריה. לך עכשיו לראשי הערים ותראה כמה הם מתגעגעים לאותן 12 השנים שדיברת, כשאריה דרעי היה שר פנים ושר הפריפריה, איזו צמיחה הייתה לאותם ראשי ערים, המוחלשים ביותר, אלו שאתה מתיימר להציל אותם. לך לשר הפריפריה שלך, שלוחו של ליברמן. מתי הוא ביקר בפריפריה? תראה את רפורמת החקלאות, כמה אתם בזים לאלפי חקלאים, כמה שיקרתם להם עם כל מיני משאים ומתנים. אנחנו כאן בדיוק בגלל שאמרת "זה בנפשנו". אנחנו לא דואגים למשרות שלנו, אנחנו כאן בדיוק, כמו שאתם אמרתם: עוד מעט יעבור התקציב, נקנה את החרדים בכמה שקלים. זה לא עבד לכם, כי אנחנו נחושים לשלוח אתכם מפה למען אזרחי ישראל, למען הפריפריה, למען החלשים. ותציל את עצמך מכל מיני הודעות "אבל ביבי", "אבל בתקופה השנייה" כי איך אמרת? אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו מבטיחים לאזרחי ישראל לעמוד איתנים וניצבים כולנו ביחד, כל האופוזיציה, לשלוח אותך הביתה. הוא הוריד את האוזנייה, תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. מלכיאלי, אתה משתפר מנאום לנאום. אולי באמת, זה מקובל לא לשמוע? דיון של 40 חתימות. דודי, למה הוא נמצא פה אם, אדוני היושב-ראש,

אין לי שום אפשרות, למה זה נועד בכלל אם הוא לא מקשיב? אמיתי, כאילו, אם שמים אוזנייה אי-אפשר לשמוע. עד עכשיו הוא היה אטום גם בלי שתהיה חתימה, עכשיו יש חותמת על האטימות שלו. האטימות שלו כלפי חלשים, כלפי אותם אנשים שזקוקים לעזרה,

אדוני היושב-ראש,

והיא החליטה להסיר את האבטחה מבניו וממשפחתו של ראש הממשלה נתניהו. דרך אגב, אני מתכתב כבר עם הפרקליטות כמה עולה האבטחה למר מנדלבלוף האזרח, לא תאמינו, עד היום: הבן אדם נוסע, הולך, אזרח במדינת ישראל, תקשיבו מה הם עונים לי היום: בבית, העלות החודשית, 61,200 וואי, וואי, וואי. ואבטחה צמודה של מר מנדלבלוף, כל חודש, 111,698 שקלים מר מנדלבלוף עולה לנו היום כל חודש, רבותיי, וכל שנה, 2 מיליון ו-74,776 שקלים. בן אדם שעשה הפיכה במדינת ישראל מסתובב היום, אזרח מן השורה, האזרח היחיד שמאוים. אין אנשים מאוימים במדינת ישראל. כמה עולה לנו הגנב אולמרט?

פקיד,

לשעבר, אני לא חושב שיש לזה אח ורע.

בגלל שהכסף לא מעניין אתכם, בגלל שכהנא רצה לפגוע במשפחתו של נתניהו, הילדים שלו לא מאוימים, חס ושלום, שטויות. אם ראש הממשלה נתניהו רוצה לאבטח אותם, שהוא יאבטח אותם. אבל מנדלבלוף? האזרח מנדלבלוף, שהיום מרצה לי בבר-אילן,

סוגיה שהאוניברסיטה, בושה וכלימה על מי שמעסיק אותו בכלל. למעלה מ-2 מיליון שקל. אתם שמעתם על זה? אף אחד לא שומע על זה. גם לא תשמעו על זה. ועכשיו אני רוצה לדבר על מר לפיד. אנחנו לא מזמן קוראים בעיתון שמר לפיד עובד בערך שעה עד שעה וחצי ביום, דרך אגב, לרוב בדובנוב, נפגש עם החבר'ה ועם עיתונאים. לזה הוא קורא "אנחנו באנו לעבודה"? "לעבוד"? לעבוד עליכם. מר לפיד, עשר נסיעות פרטיות עשית. עזוב את זה שאתה מטייל על חשבון מדינת ישראל בכל העולם. עשר נסיעות פרטיות. אחת לשבועיים-שלושה אתה חייב לעוף. גם ככה את עף, אבל אתה חייב ללכת להינפש, אתה ובני ביתך.

זה בערך פעם בשלושה שבועות, ולזה אתה קורא "באנו לעבוד"? בוא אני אספר מה אתה עושה, אתה ורול, הסגן שלך, ועוד יש לך סגן, כי אתה מתעייף. איך ניסע לבד?

לזה אתה קורא "באנו לעבודה". ולך, מר בנט, הערה אחרונה.

אני רואה אותך בטלוויזיה מדבר בוועדת חוץ וביטחון על הנושא האיראני, מספר להם איך מדינת ישראל מתנהלת. אני רואה את יושב-ראש הוועדה חושק שפתיים. תקשיב, אתה לא מתבייש? גם לצורכי פוליטיקה קטנה, לעשות מעצמך איזה פופאי גדול שמבין? כבר מספר מה מדינת ישראל ומסכן את אזרחי מדינת ישראל. בגלל זה היום יש לנו גם כל מיני אזהרות מסע בכל העולם. תגיד לי, לאן הגעת?

הרי לא אכפת לך משום דבר. בושה וכלימה אתה. תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, איננה. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנחם אתכם על אבלכם הכבד. יהי רצון שלא תדעו צער ותנוחמו מן השמיים. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, התכנסנו לדון מדוע בנט משפץ את ביתו הפרטי בלי אישור במחיר ובאופן חסר תקדים בציבוריות הישראלית, והעולם שותק ומאפשר. כל מי שהיה בעבר שותף פעיל להפגנה כלשהי נגד השחיתות השלטונית, כולם נאלמו דום. כולם מאפשרים לבנט, העיקר שהטרללת שלהם תקודם. לפני תקופה, כשאמרנו לכם שהממשלה מנסה לחנך אותנו מחדש, צחקתם. הממשלה הטילה מיסים כבדים על חד-פעמי, שתייה מתוקה, ואולי היו כאלה שצקצקו ואמרו:

מזהמים את הסביבה בפסולת שלהם, בשימוש בחד-פעמי, אז טוב שמעלים להם מיסים, שישלמו יותר, לא נורא. אותו דבר אמרתם שתעלו את המס על שתייה מתוקה, שזה ימנע השמנה וימנע סוכרת, ואנחנו אמרנו לכם שאתם מנסים לכפות עלינו את הערכים המעוותים שלכם במקום לטפל בבעיות האמיתיות של החיים פה בישראל, ואתם לא האמנתם לנו. אנחנו אמרנו לכם שזה חינוך מחדש של כולנו, שאין להם שום דבר מחבר ביניהם מלבד שנאה לכל מה שלא להם, ובשם השנאה אלינו, כל היתר, בני הכפר ובני העיר, כל מי שהם לא הם,

מוכן לעשות הכול כדי להישאר בממשלה, תוך מחיקת כל ערך אישי קודם, העיקר שהשכל וההיגיון לא יחזרו לפה והעיקר שהימין לא יחזור לשלטון. השכם והערב הם מפרסמים איגרות ודברי שבח אחד על השני, ובמציאות אנחנו רואים איך כל אחד סוחט את הקופה הציבורית כמה שיותר מכל העם לטובת הטרלול שאותו הוא מייצג. והבדיחה, רבותיי,

בתוך שנה אחת בלבד מחירי הדיור לקנייה הפכו לבלתי מושגים, מחירי השכירות מזנקים, מחירי הלחם והמזון מזנקים, מים וחשמל מתייקרים והדלק מתייקר, התחבורה הציבורית בדרך לעלות יותר, והממשלה, שנהנית ממס הבלו, מרוויחה מהאזרח, ורק האזרח העובד לא מתחיל את החודש. ראש הממשלה בנט הבטיח להביא לפה את תוכנית סינגפור. בתוך שנה נהיה פה יותר יקר מסינגפור. יוקר המחיה בישראל במקום השישי מלמעלה, לפנינו רק ברמודה,

נורבגיה,

גרמניה, אנגליה, צרפת, קנדה, יפן וארצות הברית, בכולן זול יותר לחיות מאשר פה בישראל תחת הממשלה הזאת. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לספר סיפור קצר, וכדאי שתשמע. בעיירה אחת היה רב שביקש מהחבר שלו לבוא לבקר אותו בעיירה. הגיע אותו חבר לעיירה ושאל, שמע, אדוני ראש האופוזיציה, מוסר השכל. הגיע החבר לעיירה, פוגש את האדם הראשון בעיירה, אומר לו: סליחה, איפה גר פה הרב? אומר לו: איזה רב? אמר לו את שמו. אמר: זה הרב? איזה רב זה, איזה גרוע, נוכל, שקרן, רמאי. טוב, אמר, נפלתי על השונא שלו, מה אני אעשה. הולך, פוגש את השני והשלישי, וכולם, רק דברי הבל על הרב, דברים רעים ונוראים. הוא לא ידע מה לעשות. סוף-סוף הגיע לביתו של הרב. יושב עם הרב, שותים קפה. אומר לו: תגיד לי, ידידי הטוב, מה יש לך פה? כולם מקללים אותך, כולם שונאים אותך, כולם בזים לך. אומר לו הרב: וכבוד זה כלום? אדוני ראש הממשלה זה לא רע. אבל בשביל כבוד צריך לעבוד. אדוני ראש הממשלה, באמת, אתה יודע שזה גדול עליך. בינינו, זה גדול עליך, הדברים האלה. כולם לא סופרים אותך, גם החברים שלך. לצערנו ראש ממשלה שלא מחליט הוא לא ראש ממשלה,

אף אחד מהחברים הקרובים שלך לא עושה שום חשבון למה שאתה אומר ולמה שאתה מבקש.

כבוד זה משהו?

כמו שאתה מקבל את הכבוד,

תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, איננו. סליחה, אני מתנצל, לא ישבת במקומך, לכן לא הבחנתי בך. לא ישבת במקום הקבוע, אני מתנצל. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, חבריי חברי הכנסת,

לא בתאריך היהודי אלא בתאריך הלועזי, 13 ביוני, הוקמה הממשלה בראשותך, אדוני ראש הממשלה, לפני שנה כיום, ובמקום לחגוג את יום ההולדת אתם היום מספידים. ממשלה שמספידה את עצמה, מתפרקת בעצמה. נהפך ליום השנה, יום היארצייט. לדעת האופוזיציה, הממשלה הזאת כבר בגסיסה, כבר ביציאת נשמה, ואז זה כבר מאוחר מדי לחשבון נפש. אבל אדוני ראש הממשלה, לדעת הקואליציה אתם היום כן נמצאים באיזו החייאה, בהנשמה. אתם עוד לא התייאשתם. אז אין זמן מתאים יותר מהזמן הזה לחשבון נפש, חשבון נפש נוקב, על מה זה בא לנו, למה זה בא לנו. את כל התחזיות הכי ורודות הממשלה הרי צפתה לעצמה,

ממשלה שבאה במרץ רב, בתקווה חדשה, ברגל ימין, ברעמים, בברקים, ברוב חדווה. הממשלה הזאת, אחרי שנים של מפלגות שלא היו בשלטון ואולי לא ראו שלטון, היו צריכים לעשות את הכול כדי להקים את הממשלה, והכול טופח על פניכם כמעט מהרגע הראשון. אתם הקמתם את הממשלה הזו כנגד כל ההבטחות, כנגד כל הביקורת שאתם ביקרתם את הממשלות הקודמות, על ממשלה רחבה, שרים, סגני שרים, נורבגים, ראש ממשלה חלופי, מנכ"ל ראש ממשלה חלופי, הכול אתם בניתם בדיוק כנגד כל התזות, כל מה שהבטחתם לבוחר ולציבור. כל זה לא עמד בפני הרצון שלכם להקים ממשלה, בגיבוי ובליווי תפאורה של התקשורת, של יועצים משפטיים, אולי גם של ממשלת ארצות הברית. הכול ורוד, הכול היה צריך להצליח. והינה, רק התחלתם, בכול נכשלתם. התחילה הקורונה, התחיל האומיקרון, נכשלתם בכל קנה מידה: כישלון קולוסלי בטיפול בקורונה בנתב"ג, בבדיקות, בחינוך בבתי הספר. אחרי זה יצאת לארצות הברית, נפגשת עם הנשיא. אזרח אמריקאי לשעבר, אדוני ראש הממשלה, נפגש עם נשיא ארצות הברית, חלום חייו. מה יצא מכל הפגישה? כמה פעמים הנשיא נמנם בתוך הפגישה, יש מחלוקת אם זה היה ארבע פעמים,

זה יצא מכל, הוא הרגיש בנוח.

הרגיש בנוח, ולא רצה להביך אף אחד. אחרי זה הופעת באו"ם, הופעה ראשונה. מה היה בהופעה הראשונה? הוצאת דיבתם רעה של משרדי הממשלה, של משרד הבריאות. כל מה שלא עשית, כדי לתחזק את הממשלה. והבטחתם תקציב, תקציב בשורה. מה יצא מתקציב הבשורה? תקציב שטופח על פניהם של כל תושבי מדינת ישראל. כולם יודעים, להם אי-אפשר לשקר: הם יודעים כמה יוקר המחיה, כמה עליית מחירים יש להם, כמה ארנונה, כמה גז, כמה דלק, כמה בכלל הצריכה האישית היא גדולה, כמה בריאות. הם עדים לשביתות של בתי חולים, של מתמחים, של נהגים בתחבורה הציבורית. הם כל הזמן חווים רק שביתות, והם יודעים,

ושל ההוראה,

שביתות של המורים. זה הדגל של הנושא הכלכלי, ודאי, אתם באמת הבטחתם הבטחות בלתי מסויגות בסכומים אדירים לכל מי שהשתתף בממשלה, מהאחים המוסלמים עד החתולים. לכולם נתתם,

שאת זה הציבור היום משלם, ולכן יש יוקר המחיה. אבל בעיקר אין לכם את הסייעתא דשמיא, כי פגעתם בצביון, באבני היסוד של המדינה היהודית, בעיקרי הדת, בציפור הנפש,

בכשרות, בגרות, במתווה הכותל, הכרה ברפורמים, בייחוס היהודי, בפגיעה בבתי הדין, ברבנים, במועצות דתיות, בכול פגעתם. אתם מבזים תלמידי חכמים לומדי תורה.

שר האוצר, על בני תורה כשהם שותים כוס קפה בפוליטיקה, ולכן הזכות הזאת לא קיימת. אם תעשה חשבון נפש,

שאתה קצת מאמין בדברים האלה, זאת הסיבה. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. יש לך כישורים אישיים, אף אחד לא חולק עליהם. נראה לי שהבאת רשימות ארוכות. אבל הדברים האלה הם שעומדים בעוכריכם.

תודה רבה. חבר הכנסת סובה, בבקשה. ביציע יש חיילים מקורס תג"ת. הכנסת מקבלת אתכם בברכה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש האופוזיציה, חבריי חברי הכנסת, לפני קצת יותר מחצי שנה, אחרי שאנחנו כאן בבית הזה העברנו תקציב וחוק ההסדרים, לקחתי את משפחתי לים המלח. בדרך לשם עלינו למצדה. בפעם הראשונה הראיתי לילדים שלי את ההיסטוריה של העם היהודי. היו הרבה שאלות. ממש נגענו באבנים האלה, נגענו בהיסטוריה של העם. כולנו מכירים את הסיפור הזה, סיפור של מוות וגבורה למען החירות. אדוני היושב-ראש, בניגוד לפעמים קודמות שלי, אני לא אפנה עכשיו לאופוזיציה, אני אפנה לחבריי מהקואליציה. אני פונה אליכם, חבריי מהקואליציה, ואני אומר לכם: אתם לא סיקריקים והקואליציה היא לא מצדה. אחד מתאבד בשביל שכר המינימום של 40 שקל בטרומית, אחד מתאבד בשביל כבוד, השלישי מתאבד על הכסף שגם ככה יגיע ואושר על ידי ממשלה קודמת. התוצאה תהיה תוצאה הפוכה. אף אחד לא יגיד לכם תודה על ההתאבדות הזאת, ובסוף נחזור לסבב בלתי נגמר של בחירות, כפי שראינו לפני שנה. הממשלה תיפול, ונחזור לסבבים,

ונחזור לשיח הירוד הזה, כפי שאנחנו שומעים פה במשך שנה שלמה. של אביגדור ליברמן, כן? השיח הירוד של ליברמן. אני אמרתי שהפעם אני פונה לחבריי מהקואליציה, אבל אני יכול גם להגיב לחברי חבר הכנסת אקוניס.

מצוין. ולנו, לקואליציה, יש במה להתגאות, חבריי. במשך השנה הזאת עשינו דברים שהממשלה הקודמת לא עשתה 12 שנה. 12 שנה הם רק דיברו, ואנחנו עשינו, למען ניצולי שואה, למען החלשים, למען אלה שזקוקים לסיוע שלנו. אל תדאגו. אני עכשיו אומר לכם, אם חלילה נידרדר לבחירות, אנחנו יודעים מה להגיד. אתם, אל תגידו לנו מה להגיד. יש לנו במה להתגאות.

חברת הכנסת גולן, די.

חברת הכנסת גולן, לא תרצי שאני אאפשר שיפריעו לך כשתעלי,

חבר הכנסת טייב, אני מודה לך.

אתה דיברת, יוסי? יוסי לא הפריע. תודה.

הוא חברי.

אני אשמח לשבת לדבר איתו על מצדה. אבל אדוני היושב-ראש, הסיפור של מצדה זה הסיפור של הממשלה. אם מישהו רוצה להתאבד, תרדו לים המלח, תעלו למצדה ותזכרו מה היה שם. הדבר היחיד שיישאר ויהיה רשום על שמכם אם הממשלה הזאת תיפול זה הפספוס הגדול, שאתם גרמתם לזה, וכולנו נישאר עם הטעם הנורא הזה כמו מי ים המלח. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת סמוטריץ',

חבריי חברי הכנסת, לא, אני לא יכול כשמפריעים. עוד לא הפעלתי. אני לא אאפשר, כשאת תעלי, להפריע לך. אז עכשיו, לא, את לא מפריעה, את רק מדברת, רק נואמת ממקומך. תודה. תאפשרי לחבר הכנסת סמוטריץ' להגיד את דברו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, תנחומיי והשתתפות כנה באבל. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, נפתלי,

זה נגמר,

אתה מבזה את עצמך, את הבית הזה ואת מדינת ישראל כולה. מה באמת חשבת? שתשקר, תרמה, תונה, והרי אתה ואני, וזה בסדר שאתה נבוך ומסתכל בטלפון, אתה ואני יודעים שהכול הרי היה מהלך מכוון מראש, ועל הרקע הזה נפרדנו. תכננת את זה עוד לפני הבחירות. שיקרת לכל אורך מערכת הבחירות, פירקת את המחנה הלאומי, חברת לשמאל הקיצוני בניגוד לכל הבטחותיך, וחמור מכול, שעבדת את מדינת ישראל לאויביה. ועכשיו הולך ונחשף עד כמה הם אויביה, גם אם הם מתחפשים לרגע

מילים יפות. ואתה ממשיך להיאחז בקרנות המזבח. עכשיו התירוץ שלך להלבנת השקרים למפרע היה: אני רוצה יציבות, למנוע בחירות. הממשלה הזאת ויציבות זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים. אתה לא מצליח ולא תצליח להעביר כלום. אין שום דבק שמחזיק אתכם פרט לשנאת נתניהו וקצת אינטרסים ומאוויים אישיים. שחרר, נפתלי. אל תגרור את המדינה עכשיו לתקופה של חוסר ודאות, של חוסר יציבות.

ביידן בדרך לכאן כדי לקדם את חלוקת ירושלים, ואנחנו בעיצומו של משבר כלכלי שאנחנו רואים עכשיו רק את ראשיתו. אתה וממשלתך לא ניחנים לא במנהיגות, לא בכישרון, לא בראייה ארוכת הטווח, לא ביכולת לטפל במשבר כזה. בצלאל, אתה באמת מאמין בזה? כן. אתם עכשיו כן מפילים את יהבכם על העלאת הריבית כדי להתמודד עם האינפלציה.

אתם רק לא מבינים שהאינפלציה הזאת היא תוצר של צד ההיצע ולא של צד הביקושים, ומדיניות של העלאת ריבית שלא תהיה מגובה בשלל צעדים תביא למיתון. כן, כן, חבריי. היא תביא למיתון, ושילוב של אינפלציה ומיתון זה שילוב קטלני. חבר הכנסת כץ, לא להפריע לו. שילוב של אינפלציה ומיתון זה שילוב קטלני של איזו ספירלה כזאת שהולכת ועולה ומזינה אחת את השנייה, ואנחנו עלולים להגיע מאוד מהר לאינפלציה בקצב של ארצות הברית, ושם זה כמובן ילך ויעמיק. אפשר וצריך להציל את המשק הישראלי, לגדר את הסיכונים ואת עליות המחירים בהתנהלות ממשלתית נכונה,

להיערך כדי שמדינת ישראל תהיה הראשונה שתצא מהמשבר הזה, ותצא ממנו מחוזקת. אין לכם את הפרומיל של הקצה של היכולת לנהל את זה. אתם עסוקים עכשיו בלשחד את כל המי ומי בקואליציה הזו כדי לנסות לשרוד עוד יום אחד בשלטון. זה חוסר אחריות למדינת ישראל. הממשלה שלכם סיימה את דרכה, תודה. ואגב, מגיע לה לסיים את דרכה. שחררו. אפשר ללכת לבחירות בזק, מבחינתי חודש וחצי-חודשיים, להקים סוף-סוף ממשלה הומוגנית,

של המחנה הלאומי, ולהתמודד, אדוני היושב-ראש, עם האתגרים הרבים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם. נפתלי, שחרר, זה נגמר. תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראש הממשלה, הייתה הבטחה שאחד הדברים החשובים שתעשה ממשלת השינוי לרעה זה מאבק בפשיעה בחברה הערבית, שזו מטרה מצוינת, רק שמי שמובל על ידי מנטליות של סחיטה באיומים לא יכול להיאבק בפשיעה, מי שרוצה לסחוט עמדות פוליטיות ממאזן גנאים וג'ידא רינאוי זועבי בתמורה לכספים זה פרוטקשן, מי שמובל על ידי המנטליות הזאת של סחיטה באיומים של ח"כים שיש להם עמדות, יש להם עקרונות, יש להם מצפון, לא יכולים לתמוך באפרטהייד, לא יכולים לתמוך בכיבוש, בכלל הציפייה הזו מחבר כנסת ערבי פלסטיני, חברת כנסת ערבייה פלסטינית, לתמוך בכיבוש זאת ציפייה הזויה. מי ששם את עצמו שם צריך להתבייש. ולחשוב שמותר לסחוט אותם ואז להאמין לך שאתם נלחמים בפשיעה, זו מנטליות של כנופיה, זו לא מנטליות של ממשלה. סחיטה באיומים זו פשיעה. פרוטקשן זה פשיעה. לבוא ולהוציא הודעות לתקשורת שהמיליונים לא יגיעו לג'יסר א-זרקא בגלל עמדה פוליטית כזאת או אחרת? יענישו את המועצות המקומיות והעיריות הערביות בגלל עמדה פוליטית כזאת או אחרת? כך לא מנהלים מדינה, כך מנהלים כנופיה. וכנופיה, לא מצפים ממנה לבוא ולהיאבק בצורה רצינית בפשיעה ובפשע מאורגן בחברה הערבית, כי אם כך אתה חושב ואם זו השפה ואם זה מותר, ברור שכך לא נלחמים בפשיעה. זה לא יוביל למטרה הזאת, שדובר עליה המון. ואנחנו גם שומעים כל מיני מספרים לאחרונה, רק שהעובדות לצערי מוכיחות אחרת. מי שרואה מה קורה בחודש האחרון בחברה הערבית מבין שכל המספרים שמוציאה המשטרה כל יום, אין להם שום קשר למציאות. ממשלה שמתנהלת כמו כנופיה לא יכולה להיאבק בפשיעה. זה לא דבר,

זה לא דבר שתוכל ללכת בו עוד יותר. המשך הניסיון הזה של סחיטה באיומים צריך להיפסק. גם אם לא, פעם ראשונה שעושים עם זה משהו. להביא אותך להיות ראש ממשלה זה בכלל, כדי שמישהו יוכל אחר כך להאמין לך שאתה אולי בעתיד תנסה להיאבק בפשיעה, אתה והשותפים שלך, תפסיקו לדבר בשפה של פשיעה. תודה רבה.

פשוט להפסיק לדבר בשפה הזו. תודה רבה.

תודה רבה. חברת הכנסת שיר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד ראש הממשלה, בעוד כמה ימים יצטרפו אלפי תומכים חדשים לקאדר הנאמנים של נתניהו. אלפי מחבלים שישוחררו מבתי הכלא ביהודה ושומרון יגידו לביבי תודה, תודה על המאבק שהוא מוביל לאי-אישור תקנות איו"ש. יושב-ראש הליכוד יהפוך לגיבור חמאס וניצי הפתח.

שמע שאני נואמת, ברח.

תסתכל לאזרחי ישראל בעיניים,

איזה שקר תמכור להם עכשיו, שכאילו הכול למען הימין, עוד הפעם "ביבי"? מה, אנחנו בקואליציה?

אין לכם, תלכו הביתה. גם בזה אנחנו אשמים? מה אתם רוצים? תפסיקי כבר עם ההתנהגות הזו שלך.

לא מתאים. אתה, ביבי, שמסרת את חברון, הוא פה, הוא פה, גברת.

אתה, שמסרת את חברון עם תירוצים על איך אתה ימין,

על איך אתה לאומי, שחררת יותר מ-1,000 מחבלים עם תירוצים על איך אתה בעצם ליכודניק, מימנת את חמאס עם תירוצים על איך אתה מר ביטחון, הבטחת בבחירות להסדיר בנייה ערבית בלתי חוקית עם

שערי יהודה ושומרון תהפוכנה לערי מקלט לפושעים, כי אם אתה לא ראש ממשלה אז שיישרפו הליכוד, הממשלה, שיישרפו המתיישבים ביהודה ושומרון, שתישרף המדינה. ואז אתה תלך ללוויות הנרצחים בפיגועים שיעשו המחבלים שאתה שחררת באי-אישור התקנות, את אפילו לא הולכת ללוויות,

ותמכור לליכוד כמה אתה ימין וכמה אתה לאומי. אתה הרי חושב שהבוחרים שלך טיפשים בדיוק כמו שאתה רואה בחברי הסיעה שלך משרתים. אבו יאיר, הפעם זה לא סיכון מחושב, כמו שכתב לך סנוואר. עכשיו הרומן שלך עם יחיא סנוואר והחמאס הפך להיות לרומן על מלא, ולא של ימין על מלא. אנחנו, בממשלה ובתקווה חדשה, לא ניתן לך להצליח.

תודה רבה. חבר הכנסת רז. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, גברתי השרה, חברי הכנסת, חברות הכנסת, לפני שאני אתייחס לממשלה שמציינת היום שנה, אני רוצה להתייחס למה שאירע ביום שישי, מסיימת היום שנה.

למה שאירע ביום שישי ליד מאחז העבריינים מצפה יאיר. פעילי שלום, היום זה יום האזכרה שלה. חבר הכנסת בוסו, תודה. פעילי שלום, העבריין היחידי זה אתה. העבריין היחידי זה אתה, שמוכר את כל הערכים של המדינה. חברת הכנסת גולן. אני היחיד? אז למה אמרת את זה על אחרים? לא, לא, לא לענות לה, חבר הכנסת רז. מי אתה שתקרא למתנחלים עבריינים?

חברת הכנסת גולן, אני אוציא אותך ואחזיר אותך רק כשיגיע זמנך, חבל.

רק תזכור,

שהיא אמרה שאני העבריין היחיד. יותר אסור לה לצעוק לאחרים פה שהם עבריינים. חד-משמעית. עבריין זו מילה עדינה בשבילך. אבל חברת הכנסת גולן,

הדבר הזה קורה כבר פעם שנייה באותו מקום. אני הייתי נוכח שם לפני ארבעה שבועות כשניסו לרצוח אותנו מתנחלים ממצפה יאיר. ואני אומר: אם יש צה"ל, יופיע מייד, ומפקד כזה לא ראוי להיות מפקד בצבא ההגנה לישראל, שמסייע לטרור, מסייע לטרור, אני חוזר על זה שוב. אני לא אחזור בי מהאמירה הזו. ואני רוצה מכאן לעבור לממשלה, שמציינת היום שנה, ממשלה עם הצלחות רבות, בשותפות יהודית-ערבית. בזה שהיא חוסמת את אותם אנשים שמתפרעים שם מלהגיע לשלטון, גם בזה ההצלחות שלה, הצלחות גדולות מאוד. אני רואה מה קורה בתחום הלחימה בפשיעה בחברה הערבית, ירידה משמעותית ביותר, אני רואה מה קורה בבריאות, בסביבה, בחוץ, בתחבורה, במקומות אחרים, הישגים יפים ביותר. נפסקה השנאה, נפסקה ההסתה נגד בית המשפט, התקשורת, השמאל, כל העולם.

נכון, נכון, אני עוד שומע מכאן קצת הסתה. גל הסתה, מה קרה לך? מה קרה לך? מה קרה לך?

מפה אני רוצה לקרוא לכל אלה שמעט התעייפו, לכל אלה, חברי הכנסת, די, מספיק. מספיק. זכותו להגיד מה שהוא רוצה. שמעט התעייפו מההפגנות של הימין האלים מול הבתים שלהם,

ממש עדינים.

להזכיר להם שזו הממשלה הימנית ביותר בתולדות ישראל. תתביישו לכם. אתם הייתם הכי בריונים, עם אביזרי מין. תתביישו לכם.

תתביישו לכם, אתם, הנאורים. חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת רגב, את גורמת לי שאני אוסיף לו עוד דקה, וזה חבל. בבקשה. בבקשה להמשיך.

דברים יחד ותמשיך לעשות דברים יחד. לא יעזור לכם. כשאני שומע נאומים כמו ששמעתי מהאגף שלכם, שהם לא נאומים של ליכוד. ז'בוטינסקי לא היה מדבר כך, בגין לא היה מדבר כך, כהנא היה מדבר כך, אני מבין למה אתם צריכים להישאר באופוזיציה. בן-גוריון לא היה מדבר כמו שאתה מדבר.

אתה מדבר, עם תומכי הטרור, תודה רבה. חברת הכנסת רגב,

חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר. חבר הכנסת דיכטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קואליציה נורמלית היא פירמידה שבסיסה רחב, וישנה מפלגה גדולה בבסיס הזה. הדבר מאפשר להתמודד עם לחצים של מפלגות קטנות התלויות בבסיס הרחב. הניסיון שהיה כאן בשנה האחרונה להקים ממשלה של קואליציה בדמות פירמידה הפוכה הנשענת על מפלגה קטנה נכשל כישלון חרוץ. מפלגה של ארבעה מנדטים, אנטי-ציונית, או ח"כית במפלגה של חמישה מנדטים, מנענעים את הפירמידה ההפוכה ואו-טו-טו מרסקים אותה. (אומר בערבית ומתרגם:) כל תרנגול מלך בממלכה שלו. כאשר השילוש החדש בנט-לפיד-מנסור מפזר צ'קים לאומים ללא כיסוי, זוהי לא ממשלת שינוי אלא ממשלת הפקרה. (חוזר על הדברים בערבית.) 74 שנים לא שוקמו יישובים ערביים שתושביהם עזבו עד שצבאות ערב יכבשו את כל ארץ ישראל, ויגרשו את היהודים כפי שהבטיחו המנהיגים של הערבים באותה עת. בירעם ואקרית היו, על פי תוכנית החלוקה, בשטח המדינה הערבית, כמו יישובים רבים אחרים:

באר שבע ואפילו יפו. לשמחתנו, וכן, גם לשמחתם של ערביי ישראל, צה"ל ניצח במלחמה על עצמאותנו והקים את ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי.

חייהם היו כמו חיי הערבים החיים בלבנון, בסוריה, בתימן ועוד. ובכן, יש לי חדשות בשבילכם, חדשות ישנות: שום יישוב ערבי שננטש במלחמת השחרור לא ייבנה מחדש. וכדי שיהיה ברור אני אומר זאת גם בערבית: "תחלמוש יציר. לן יחדת' אבדאן. חלם אל יקזה". באסלאם יש שישה מסתחלאת, שישה בלתי אפשריים. (אומר בערבית ומתרגם:) הבלתי-אפשרי השביעי. לא יקרה אפילו בחלום. אני מתרגם: לא יקרה אפילו בחלום.

לא יקרה לעולם. חלומות בהקיץ. חבר הכנסת מנסור עבאס.

וכפי שאמר מי שאמר: (אומר בערבית ומתרגם:) מי שזה לא מוצא חן בעיניו, מוזמן לעבור ולשתות את מי הים בעזה.

בבקשה.

תודה רבה. חברת הכנסת רגב, בבקשה. תודה רבה. כבוד יושב-ראש הכנסת, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה,

ניר אורבך, אני מברכת אותך על כך שהודעת שהקואליציה לא יכולה להמשיך ולהתקיים בהתנהלותה הנוכחית, וכפי שהתבטאת בעבר, לא תיתן לממשלה הזאת להסתמך על הרשימה המשותפת, אז תעשה את הצעד הנכון ותעזוב את הממשלה המסוכנת והרעה הזאת למדינת ישראל ולעם היהודי. אל תעשה שקר בנפשך. אמרת שהניסוי הזה נכשל. יש לך הזדמנות לעשות את הדבר הנכון בחודש הזה, חודש מתן תורה. אתה יודע שהדרך הנכונה היא להקים ממשלה לאומית בראשותו של נתניהו, אם בכנסת הזו או במסגרת בחירות. אתה יודע שהרוב היהודי במדינת ישראל הוא רוב ימני, שכועס ומאוכזב ממי שקורא לעצמו ימין בממשלה הזאת, שנשענת על תומכי טרור. אתה גם יודע שהממשלה הזאת תיפול איתך או בלעדיך, עם שקד או בלעדיה, עם גדעון או בלעדיו, אבל יש לך, ניר, הזדמנות לעשות את הדבר הנכון. אל תפספס את ההזדמנות הזאת. תראה באיזו מציאות אנחנו חיים. בנט, תסתכל, תרים את הראש, תרים את הראש, תצא מהמגדל והחומה שאתה נמצא בו, מהמבצר. תרים את הראש, תסתכל על העיניים של האזרחים. תסתכל על העיניים שלי. אתה יודע מה ההישג היחיד שלך, בנט? ההישג היחיד שלך בשנה הראשונה והאחרונה שלך כראש ממשלה זה שאתה עומד בראש ממשלה הפרוטקשן יחד עם חבריך לפיד ועבאס. חבורה של עסקנים פוליטיים שעוסקים בשוחד פוליטי, שסוחטים ונסחטים, ככה נראית ממשלת פרוטקשן בראשותך. תתבייש לך. משלם פרוטקשן לזועבי, פרוטקשן לטיבי, פרוטקשן לעבאס. עמר בר לב מתפלא על הפרוטקשן בצפת כשנשרפים אוטובוסים, טוב שהוא הגיע לצפת ולא לרהט. משלמים פרוטקשן בלוד,

ביפו, בחיפה, בדרום תל אביב, בנגב. אין דין ואין דיין. אתה יודע למה? כי הם יודעים שאתה עובד אצל עבאס. הם יודעים שאתה צריך את אל-עבאס. הם יודעים שוויתרת על כל ערך, על כל אמת, בשביל מה? בשביל לשבת דקה וחצי על כיסא ראש ממשלה, שהוא ריק כשאתה יושב עליו, שלא הבאת שום דבר אמיתי, שרק פגעת, רק חרבת, רק עשית רע לאזרחי מדינת ישראל. ושימו לב: אף אחד לא מדבר, התקשורת שותקת, בתי המשפט שותקים, כולם מחבקים אותך. אבל אל תדאג, אנחנו נעשה סדר, נביא את הייצוג, את הגיוון לבתי המשפט, לתקשורת. ובדרך לכאן,

מזל טוב על השנה הראשונה והאחרונה שלך ליום ההולדת שלך כראש הממשלה, בדרך לכאן עוגה במשלוח של "וולט".

תודה. לא לא לא. סליחה, לא מקובל עליי. תודה רבה. חברת הכנסת גולן. בבקשה. לפני שאני אתחיל רק, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להשתתף

תודה רבה. שלא תדע עוד צער. תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, ראש האופוזיציה, כנסת נכבדה, אתמול שמעתי לקולות סאנה חילווה, יא בנט-לפיד, את חגיגות יום ההולדת לממשלת הצלה הלאומית הישראלית-הפלסטינית הראשונה. ובכן,

חשוב שתדעו, במקרה ככה הובא לידיעתי שלמצבו של בנט יש מושג פסיכולוגי הנקרא "גזלייטינג" מצב, אם אתם לא יודעים, שבו אדם מערער את תפיסת המציאות דרך הכחשה מתמדת של עובדות, הצגת מידע סותר והסתרת מידע משמעותי, כמו למשל הביטוי הידוע שלו: הרוב הדומם. עצם השימוש של בנט בביטוי הזה, הרוב הדומם, הוא-הוא גזלייטינג, המצאה אמורפית, למי שלא יודע, של פוליטיקאי חסר אלקטורט, שהרי מיודענו בנט הוא נוכל טרמפיסט הרפתקני ששומע קולות דוממים ומדמיין שהוא מתווך בין מעצמות. הוא, הוא, מצליח לתווך בין מעצמות. בפועל, הוא לא מצליח לתווך בין שמרית מאיר לטל גן צבי. ובמסגרת אותם דמיונות, חבורת הנוכלים הרי לא מפסיקה לפמפם לנו סלוגנים על איחוי והריפוי, על החזרת הנורמליות, על היציאה משיתוק. אפילו לפיד הרזרבי הגדיל ואמר שכל העולם כולו רוצה ללמוד את המודל החדש, המודל הייחודי הזה שבו כל אי-הסכמה נפתרת בהרמוניה משותפת, בשקט ובהסכמות בין ימין לבין השמאל. ממש חזון הנביאים. באמת יש פרה אדומה בפתח העיר ומשיח בן דוד רוכב עכשיו על חמורו הלבן. הרי חברים, ברור לכולם שאת כל גיבובי השטויות האלה אפשר לספר,

רק לרוב הדומם שאתה שומע בראש שלך,

אותו רוב דמיוני דומם. הרי הרוב הציוני אומר את דברו בצורה ברורה, ללא כחל ושרק, בכל סקר אפשרי, או לדוגמה בצעדת הדגלים ששברה מספר שיא של עולים לירושלים כדי לעמוד כחומה בצורה מול מתפרעי הר הבית, שהממשלה ההזויה הזאת בראשותך, נפתלי בנט, שאם זה היה תלוי בך, מצעד הדגלים גם לא היה קורה, שחררה לאחר כמה שעות לדרישת מנסור עבאס את כל העצורים. איזה יופי שאתה מחייך. אני שמחה שאתה משכנע את עצמך בדמיונות שלך. תרים את העיניים. זה לא בושה להסתכל לאמת בעיניים, בנט. עוד מעט תצטרך לצאת לציבור ולהסתכל לו בעיניים. לא תוכל להסתכל למטה. הרי רק בזכות הציבור הציוני הזה שאתה בגדת בו,

שמענו ברכבת הקלה במקום שירי "אללהו אכבר", את "עם ישראל חי" ו"הושיע את ארצך". כל זאת, כל זאת, למרות הממשלה המעוות וההזויה שלך,

ששום נציג מטעמה לא העז להראות את פרצופו לא במרכז הרב,

שמבזים אותך, ולא בהמון הציוני. עוד משפט, עוד משפט לניר אורבך. יש לי משפט חשוב. במקום שאני גדלתי, נולדתי והתחנכתי, בדרום תל אביב, שפעם ביקרת שם,

אני מזהה נוכלים מקילומטר, גם את כאבי הבטן של אילת החיילת וגם את כאב השיניים של גדעון סער. והבוקר קראתי שניר אורבך אומר שאתה חבר,

ושהוא דואג לעתידך. אז אני רוצה להגיד לך, ניר אורבך, לך ולכל המתנדנדים למיניהם: יש לי חדשות בשבילך, זה נאום, חברת הכנסת גולן.

בלעדיכם, נחזור ובגדול,

בראשותו של בנימין נתניהו, תודה. עם מחנה לאומי-ציוני, חברת הכנסת גולן. ובלי נוכלים, שקרנים, גנבים ורמאים.

חבל, היה בסדר עד עכשיו. בשביל מה? אה, עד עכשיו זה היה בסדר? תודה. תודה רבה לחברת הכנסת גולן. חבר הכנסת קיש,

חושב שהמסר הוא פשוט. אני אומר עכשיו לנפתלי בנט שדבר אחד הוא השיג בקדנציה שלו, וזה את ההגדרה שהוא הולך להיות ראש הממשלה עם הקדנציה הכי קצרה, אפילו יותר קצרה מממשלת ברק-חם-צוואר. אז בנט, זה ההישג היחידי שלך. חוץ מזה נכשלת בכל מה שעשית. ממשלת מועצת השורא, ממשלת מועצת השורא, ממשלת מועצת השורא אכן העבירה,

אכן העבירה מיליארדים למועצת השורא. אני מסכים איתך, זה ההישג הגדול שלכם. חבר הכנסת כץ, תודה. ממשלת עבאס-לפיד-בנט, אני אסביר לך משהו, חבר הכנסת כץ. תראה, אתן לך דוגמה מהקורונה. הקורונה הייתה צונאמי ששטף את העולם. יושב פה ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, שהוביל את המאבק מול הבלתי-נודע והוציא את מדינת ישראל ראשונה מהקורונה. כך מתנהג מנהיג. כך מתנהגת ממשלה. עכשיו יושב פה מר בנט, חבר הכנסת כץ. יושב פה מר בנט, חבר הכנסת כץ.

יושב פה מר בנט כשיש עכשיו צונאמי כלכלי ששוטף את כל העולם. אני לא אומר שמחירי הדלק זה רק בגלל בנט.

אבל ממשלה נורמלית, ראש ממשלה נורמלי שלא עסוק בלשלם מיליארדים ומיליונים כל פעם כדי להחזיק את הכיסא שלו, בונה תוכנית, מחזיק מלאים. אתה יודע שיכול להיות שיהיו מוצרים שיהיו חסרים בעוד כמה חודשים במדינת ישראל? למה הוא לא עושה שום דבר? למה הוא עומד ופשוט, אני אגיד לך למה: כי הוא צריך לשלם לזועבי, כי הוא צריך לשלם למנסורי עבאס, כי זה מה שמעניין אותו. האיש הוא כישלון מוחלט מול הצונאמי הכלכלי שמתרגש עלינו, ואת זה כל אחד במדינת ישראל ירגיש. עכשיו, תבין: אתה שואל אותי על הממשלה שלכם? אתם התחלתם את זה. עוד לפני שבכלל ראינו מה קורה, הגיעו העלאות של הסודה, המוגזים, של הכלים החד-פעמיים, השקיות עכשיו אתם רוצים,

כדי לפגוע בחרדים. זה לא מעניין אתכם שאתם מייצרים אינפלציה. זה לא מעניין אתכם שזה עוד מיסוי על אנשים הכי חלשים במדינת ישראל. כל מה שמעניין את בנט זה איך הוא משלם, איך הוא משלם פעם לזועבי ופעם לטיבי ופעם לעבאס, במיליארדים. היושב-ראש, אני מבקש שקט, היושב-ראש. תודה, היושב-ראש. חבר הכנסת כץ, מספיק.

ההבדל בין ממשלה שקוראת את התמונה ומנהיג שיודע להתמודד עם אתגרים עולמיים, זה בדיוק מה שאנחנו רואים, איך אנחנו הובלנו והתנהלנו בתקופת הקורונה לבין איך שבנט לא מסוגל לשמר קואליציה. אבל אתה יודע למה? כי הקואליציה שלו היא במשא ומתן על זכות השיבה של הפלסטינים, הוויכוח אם לפיד ידע או לא ידע שיש גורמים בקואליציה שמקדמים זכות השיבה לפלסטינים. זה שיש אנחנו יודעים. זו הממשלה, זו הקואליציה שלך. האם לפיד היה שותף או לא שותף, אתה מבין על מה אנחנו מתווכחים? אתם נכשלתם. אתם בושה שהגעתם לאן שהגעתם. אנחנו נחליף אתכם ומהר. תודה רבה. חבר הכנסת שיקלי,

חבריי חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, שמונה שנים חלפו מאז שנחטפו ונרצחו בגוש עציון שלושת הנערים גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח, השם ייקום דמם, תלמידי ישיבה צעירים, מלאי חיים, מלאי חלומות שלא יתגשמו. בקלטת שתיעדה את רגעי החטיפה נשמעו המחבלים הארורים זועקים לעברם: ראש למטה. אבל לא את ראשם של הנערים בלבד ביקשו המחבלים הארורים לכוף אלא את ראשו של עם ישראל כולו. הערב התבשרנו כי כאשר יגורנו בא לנו: ספיר נחום, אם לתינוק ולפעוטה בת שנתיים, נחטפה ונרצחה אף היא, ומי שחושב שהמניע לרציחתה הוא פלילי בלבד מסרב להביט למציאות בלבן של העיניים. בסוף השבוע האחרון פרסם מיליארדר אלמוני, בעיקר בעיתוני המגזר, מודעות פרסומת להישגיה המופלאים של ממשלת בנט. ותראה כמה הושג כאן, ראש הממשלה, רק בסוף שבוע אחד: בחמישי בערב ראינו את אנשי משטרת ישראל מותקפים בלינץ' בגבעה הצרפתית כשהם ממאנים לעשות שימוש בנשקם כדי להגן על עצמם. ביום שישי בבוקר אותו מחזה בדיוק חזר על עצמו, והפעם היו אלה חיילי צה"ל שנכנסו ממש לקרב מגע עם מחבל ולא העזו לעשות שימוש בנשקם. בליל שישי נרצח עמיחי כרמלי, השם ייקום דמו, מתנדב במשטרת ישראל. היום, כפי שאמרתי, אותרה גופתה של ספיר נחום, השם ייקום דמה. הישג מרשים, וכל זה רק בסוף שבוע אחד, וזה עוד לפני שדיברנו על תלמידי תיכון שהותקפו באלימות בחצבאני, תושב חיפה שהותקף בשבוע שעבר כשיצא עם כלבו לטיול והעז להעיר לכמה ערבים, שהיו שם כלב תקיפה שלהם והוא ביקש מהם לקשור אותו. כל אלה הם חסידיהם של סמי אבו שחאדה, איימן עודה ושאר אותם לאומנים ערבים שמקדמים הסתה אלימה השכם והערב, גם מתוך הבית הזה. המחבל מעכו שחטף ורצח כפי הנראה את ספיר והמחבל מרהט שרצח את עמיחי, השם ייקום דמם, ביקשו בדיוק את מה שביקשו חוטפי ורוצחי הנערים, הם ביקשו לכוף את ראשנו ולשבור את רוחנו. זה לא עניין שהוא עניין פלילי, זהו עניין שהוא עניין לאומני, והלאומנות בשנה האחרונה עולה וגואה. מי שרצח כפי הנראה את ספיר הוא אותו אחד שנכנס לקיבוץ כפר מסריק בעיצומה של שבת כדי להטריד את התושבים. הפלילי והלאומני וכל מה שקשור במגזר הערבי מעורבב, ואנחנו צריכים לשים לב טוב-טוב למה שקורה לנגד עינינו. אותם לאומנים פלסטינים ברברים טועים בנו טעות ענקית. הם חושבים ששכחנו מאין באנו. הם אינם מבינים עד כמה אנחנו נטועים עמוק,

האבנים של הארץ הזאת מדברות בעברית, תודה. במיוחד האבנים של יהודה, שומרון והגליל. הם טועים בנו כשהם חושבים שיש לנו כוונה ללכת למקום אחר. אין ולא תהיה לנו ארץ אחרת, ואנחנו נילחם עליה. תודה רבה. תודה רבה. ראש הממשלה חבר הכנסת נפתלי בנט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה להשתתף בצער המשפחה של ספיר נחום, ואני מקווה שנגיע בהקדם להבין את חקר האמת, מה היה פה, ונטפל בזה. תראו, אני אניח את הדברים כפי שהם: אנחנו בימים האלה נלחמים על הממשלה,

הממשלה מצוינת, אבל היא נשענת על קואליציה לא פשוטה. למה אנחנו נלחמים על הממשלה? מאותה סיבה שהקמנו את הממשלה. צריך לחזור ליסודות, כי הברירה כיום במדינת ישראל היא בין כאוס לבין יציבות עכשיו זה לא כאוס? בין שיתוק לבין צמיחה. לפני שנה, אני אזכיר לכולם, ראש האופוזיציה דהיום, שהיה ראש הממשלה אז, ניסה ארבע פעמים להקים ממשלה וכשל. פשוט לא היו האצבעות. עמדנו ימים ספורים לפני בחירות חמישיות וקיבלנו החלטה אמיצה שאני עומד מאחוריה, גאה בה להקים ממשלה מורכבת, קואליציה מורכבת, כדי לחלץ את ישראל מהקריסה הכלכלית שהורישו לנו, מהאבטלה ההמונית. אתם זוכרים שעמדתי פה ואמרתי: לא פרנסה, לא מעניין. כמה מובטלים, כמה עסקים סגורים היו. אתם זוכרים את הכאוס, את שומר החומות? ערי ישראל בערו, טילים על הכנסת הזאת, וחברי הכנסת היו צריכים לברוח מהמליאה תחת הממשלה הקודמת, כי היא שידרה חולשה. הכלל של הממשלה הקודמת היה להיות קשוח כלפי השמאלנים ולהיות חלשים כלפי האויב, ואנחנו עושים הפוך, אנחנו עומדים חזק מול האויב אבל אנחנו מושיטים יד כלפי ידידינו, גם עם עמדות שונות, כולל השמאל הציוני.

אנחנו קשים החוצה ואוהבים פנימה. הממשלה לא מושלמת, אני לא אומר שהכול מושלם,

אבל האלטרנטיבה, שנדע, ואני אומר את זה, בוא נתחיל מהסוף. מתי אתה מפסיק את הביזיון? חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, כשחבר הכנסת נתניהו יעלה אני לא אאפשר לאף אחד להפריע לו. אתה מקשקש.

חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה. בוא נעצור את השיפוצים, עזוב אותך. לא מתבייש.

אתה, בבקשה שקט. חבר הכנסת אמסלם, קריאה שנייה. חבר הכנסת אמסלם,

החוצה.

יושב-ראש ועדה אתה לא יכול להיות. אתה לא מתבייש? (חבר הכנסת דוד אמסלם יוצא מאולם המליאה.) מדינת ישראל עמדה באחד הרגעים הקשים בתולדותיה. היינו בקריסה, בצמיחה שלילית, והבאנו את הצמיחה להיות 8.1%; היינו באבטלה של 5.1% הורדנו את זה ל-2.9%; הבטחנו להחזיר את הציבור לתעסוקה, את מובטלי הקורונה לתעסוקה, הגענו לתעסוקה מלאה.

הורישו לנו את הגירעון הגדול בתולדות ישראל, 10.1%, כי הם פיזרו מהאוויר במסוקים מזומנים כדי למצוא חן. זה פופוליזם, ואנחנו הורדנו את הגירעון, חברים, לאפס. זה נקרא אחריות. אנחנו הורדנו את הגירעון הכלכלי לאפס. חברת הכנסת

תאמיני לי שכשחבר הכנסת נתניהו ינאם אני לא ארשה להפריע לו. אני מציע שתשמעו, חבריי באופוזיציה. אני מציע שתקשיבו. לא קרה כלום מלשמוע. אבל בואו נדבר על ביטחון. קודמי יזם תופעה בזויה שנקראת "מזוודות דולרים לחמאס" וקיים את זה במשך שנים. בחודש הראשון שנכנסתי לתפקידי אנחנו עצרנו את מזוודות הדולרים. ירשנו הרתעה מרוסקת מול חמאס. תקשיבו טוב, אולי מכל הדברים תפנימו. קחו נערה בת 15 שגדלה בשדרות. לא הייתה לה אף פעם שנה כל כך שקטה עד השנה. בממוצע בעשור האחרון, 1,000 רקטות על ביתה בשנה, אצלנו, שש רקטות.

כי חמאס יודע, חבר הכנסת מולא, קריאה ראשונה. חבר הכנסת טייב, קריאה ראשונה. חבר הכנסת מולא, תהיה בשקט.

קריאה שנייה. קריאה שלישית, החוצה. החוצה. הרי אתם, את האנרגיה מפנים נגד אחיכם, חבר הכנסת מולא, החוצה. (חבר הכנסת פטין מולא יוצא מאולם המליאה.) ולא נגד האויב.

אני הפוך אני מושיט יד לכולם פנימה, כי אנחנו עם אחד: שמאל,

חילונים. אנחנו עם אחד.

אבל את הכוח, את המכונה, אתם מחרימים אותנו.

חבר הכנסת טייב, אתה בקריאה ראשונה.

הלוואי שאת האנרגיה הזאת הייתם מפנים כלפי האויב ולא כלפיי. חבר הכנסת אזולאי, שב, בבקשה, ותהיה בשקט. חבר הכנסת טייב, קריאה שנייה. החוצה, בבקשה. תודה. (חבר הכנסת יוסף טייב יוצא מאולם המליאה.) מה הקשר לדיון? חברת הכנסת גולן, קריאה ראשונה. נמשיך. אני ירשתי ביום הראשון שלי, הם דחו את מצעד הדגלים עוד פעם בשנה שעברה. תוך שלושה ימים הייתי צריך להחליט, והחלטתי שאנחנו מקיימים.

תחת לחץ עצום, גם בין-לאומי, גם האיומים של חמאס, לא אני ולא חבריי, לא שר החוץ לפיד, לא בני גנץ, שאתם כל כך אוהבים לתאר כהזויים וחלשים, בשנה שעברה אתם התקפלתם, זו האמת. אתם התקפלתם.

חבר'ה, זו האמת, אלה העובדות. אחרי שאתם מדברים גבוהה-גבוהה, ברגע האמת חמאס איים,

ביטלתם את המצעד.

החמאס, חבר הכנסת אזולאי, קריאה ראשונה. שוב, אתם יודעים, על שאול המלך נאמר,

דוד המלך, חברת הכנסת מאי גולן, שנייה. מי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים.

כי הוא לא ידע להילחם בעמלק, אבל הוא ידע להרוג את הכוהנים. אנחנו קשוחים מול האויב ופתוחים ומושיטים יד בתוך המדינה. ולכן אנחנו לא מצמצנו, ולכן זכיתם אתם, ראיתי את כל התמונות שלכם עם הדגלים, זה באמת חימם את הלב, כי השנה יכולתם, ולא שכבו על הרצפה בירושלים בגלל טילים ובגלל החולשה, החולשה הנוראה שהקרנתם. איפה אורבך? מילים גבוהות אבל חולשה נוראה. ארבל, מספיק.

קריאה ראשונה.

לא הצלחתם שלוש שנים להעביר תקציב, העברנו. אגב, איפה, חברת הכנסת אבקסיס, תודה.

אתם הבטחתם והבטחתם והבטחתם לחיילים משכורת, אנחנו העלינו את המשכורת.

בוצע. בתמיכה של הקואליציה, באיום של, מיכאלי, מספיק. לך הביתה, בנט. ואני יכול להמשיך עוד ועוד, יש הרבה מה לעשות.

אני רוצה לספר לכם מה למדתי בשנה הזאת.

עוד מעט, תכתוב ספר בבית. אני למדתי שכשיש רצון טוב, אנחנו יכולים לעשות דברים ענקיים, ועשינו דברים ענקיים ביחד.

ויש פה רצון טוב. הממשלה היא טובה.

היה רצוי יותר שכולם יהיו בה, גם החרדים, גם הליכוד, אבל הייתה בחירה שלא להיכנס, הדרה עצמית. אבל אנחנו בממשלה דואגים לכולם. אנחנו לא מסתובבים ואומרים: אנחנו נרמוס אותם, אנחנו נשחט אותם, אנחנו נחרים אותם בבתי כנסת.

כולם רצויים. כולם רצויים. אתם עושים את זה, בנט.

אולי ייקחו אותנו במריצות, חבר הכנסת גפני, מה קרה? שב, בבקשה.

במריצות הוא, לצערי, צריך לומר ביושר שגם בקואליציה יש חברים שלא הפנימו עדיין את גודל השעה. קיבלו הזדמנות גדולה להשפיע,

אבל מתאהבים בהפגנות ובהצבעות ולא רואים את גודל האירוע. אני קורא לאותם חברי קואליציה, שלצערי עדיין מבוצרים בהצבעות נגד הממשלה: יש לנו בערך שבוע-שבועיים לסדר את זה, ואז אנחנו יכולים להיות גם הרבה הרבה זמן, להמשיך את הטוב, אבל אם לא,

יש יום הולדת לממשלה.

חבר הכנסת אוחנה, תודה. מעניין מה, חברת הכנסת אבקסיס, מספיק.

ראיתי במוצאי שבת את חבר הכנסת ישראל כץ צורח על מנסור עבאס. הוא אמר: מנסור וסנוואר, אותו דבר. כמו שאתה צרחת: העם הולך, כמו שאתה צרחת.

תאמין לי, שמעתי את כל הריאיון. עזוב את זה שאתם נפגשתם וחיבקתם וביבי פגש אותו מאה פעם בבלפור, אבל בהסתר. אצלי אין הסתר.

אין לך, אני לא מתבייש. אני לא כמוהו, מחביא. אני נפגש עם מנסור כמו גבר, לא מסתיר, מתבייש. אבל זה לא העניין, עזבו את זה.

הינה, אני בדיוק אני מדבר עליך, מנסור. ישראל כץ עמד מולך ואמר: סנוואר ומנסור,

שקרן, עליו אתה נשען? עזוב עכשיו פוליטיקה, עזוב את זה.

עזוב, בסדר, שמענו, הכול טוב. תקשיבו רגע. הינה, אני אראה לך מה זה מנהיגות. מנהיגות זה להגיד שהם לא אותו דבר, כי הם לא אותו דבר. יש פה את מנסור עבאס, את החיקוי, שהוא, אני לא זוכר בעשורים האחרונים מנהיג ישראלי-ערבי,

גם אני דתי, אני יהודי-דתי, יברקן, קריאה. ומנסור קיבל החלטה, תקשיבו, כי זה מה שכואב לי בלב. הרי אתם מחבקים את חמאס,

ונותנים להם דולרים וצועקים על מנסור. צריך בדיוק הפוך. מנסור מנהיג, שירת הברבור, נפתלי.

שנייה, נו. דיסטל, תודה. חברת הכנסת דיסטל. אתה חדשות העבר.

הרי את רוצה שאני אוציא אותך כדי למשוך תשומת לב. קריאה ראשונה. אני שומע את הצעקות של אותה אחת שאמרה שהוא בשורה נפלאה וצריך להושיט לו יד. אני לא מבין, תחליטו. אבל עזבו את זה, בואו נדבר מהות. עזבו את המשחקים הקטנים, כמה אתה ממחזר את השקר הזה?

הרי שלחתי לך אותו עוד כשהייתי בתקשורת, אפילו לא פוליטיקאית, חברת הכנסת דיסטל, קריאה שנייה.

גלית, תיכנסי בגדעון, יופי, עכשיו המצלמות עלייך. תודה. זה כתוב, נפתלי.

החוצה.

לא שווה את מיתרי הקול שלי, די. לך. (חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן יוצאת מאולם המליאה.) למה הגעתם? למה הגעתם? מעולם לא הייתה אופוזיציה כזאת,

ממשלת העליונות הלבנה. אני מבקש ממושבי הקואליציה שקט. שקט, בבקשה. בבקשה להמשיך, ראש הממשלה.

בתולדות הכנסת לא הייתה אופוזיציה כל כך לא ממלכתית, כל כך שורפת אסמים כמוכם. סיקריקים. התנהגות של סיקריקים, לא כולם, אגב. אתה אומר

חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת שטרית, ראשונה. אז תנו לי לסיים. לא תכננתי לשבת עם מנסור עבאס בקואליציה אחת,

מנסור עבאס,

אבל אני רוצה להסביר לכם מהות. מוסלמים, תכיר את האמנה שלהם לפחות. תתבייש. אתה, שקרן ברישיון. חבר הכנסת ישראל כץ, די. אז תראו, מנסור הוא לא סנוואר. מנסור עבאס קיבל החלטה אסטרטגית להיות מנהיג ערבי אמיץ שמנסה דרך אחרת.

הוא לא חבר בליכוד והוא לא חבר באיחוד הלאומי ולא בימינה. יש לו עמדות אחרות. נו, ישראל, כמה, כמה. אבל עכשיו הבחירה היא אם אנחנו ניתן את הכוח לקיצוניים, שאתם שותפים שלהם, לטיבי, לאיימן, חבר הכנסת עודה, שב. או שניתן את הכוח למי שרוצה ביחד. זה מה שאתם רוצים.

חבר הכנסת עודה, קריאה ראשונה.

הרי אין הבדל. ישראל, זה השותף שלך. עודה-כץ, כץ-עודה. ביבי-טיבי, טיבי-ביבי. אני אסביר את זה. חברת הכנסת גולן, החוצה.

למה, ככה. גולן, החוצה, בבקשה.

עם שקרן שמאמין בדמיון של עצמו,

לפני שנה, כעת חיה, בנאום הראשון שלי, צווחת באותה דרך. כולכם צווחתם, ומהרגע הראשון לא תקפתם אותנו על הפעולות, כי אתם יודעים שהפעולות הן טובות, אלא על עצם היותנו. זו ההתקפה. הרי אי-אפשר לתקוף ממשלה שמביאה שקט לעזה שאתם לא הצלחתם להביא, אי-אפשר לתקוף ממשלה שעוצרת כספים לחמאס.

אי-אפשר לתקוף ממשלה שמורידה פשיעה ב-40%. אז על מה תוקפים? על עצם היותנו, לא על פעולותינו. תחשבו על זה. לא, אתה מיומן, חבל על הזמן. חברת הכנסת שטרית, קריאה שנייה. לא שנייה, לא קראתי לי ראשונה, מיקי. הבן אדם, אני רוצה להסביר את הקונספט לעם ישראל, לציבור הישראלי. מה הקונספט? אומץ לב זה אנשים,

מי שלא אמיץ זה כל אחד שמתחנף לבייס ולחברי המרכז והולך עוד יותר לקצה ועוד יותר לקצה. בן גביר כבר עקף את סמוטריץ', ועוד מעט יהיה גופשטיין שיעקוף את בן גביר. כולם בתחרות. זה לא אומץ לב, זה לזרום עם הנהר. אני אגיד לכם מה זה אומץ לב. אומץ לב, אומץ לב זה לעמוד מול הבוחרים ולעשות מה שטוב למדינה. והינה העניין: יש עבודה בהצלבה. איך זה עובד? הליכוד דואג כל היום להקשות על הצד שכנגד, על השמאל, באמצעות חוקים כאלה, ואיימן עודה וטיבי, כדי להקשות על הימין. זאת השיטה. אתם מנסים בכל הכוח לפרום, לפרום. לא ניתן. אבל אני אגיד לכם מה עוד למדתי. אומץ לב זה להודות כשנגמר.

רוצה ערבי מחמד, ערבי בלי עמוד שדרה. חבר הכנסת עודה, קריאה שלישית, החוצה. ואני אגיד לכם איפה כשלנו. חבר הכנסת

כי אל מול שנה בלתי נתפסת של הישגים של ממשלה מעולה וקואליציה שמנסה ונאבקת, אפשרנו למכונת הרעל לפעול ולא הצלחנו להגן על אנשינו. לא הצלחנו להגן על עידית סילמן, שנשברה בגלל מכונת הרעל. ראיתי שאותו בן אדם שצעק לה מילים שאני לא יכול לחזור עליהן נישק אותה היום. זה שטוקהולם, זה תסמונת שטוקהולם. זה כואב הלב. אותו זרקא, שממומן על ידי האיש הזה, אותו רמי בן יהודה, שממומן על ידי האיש הזה, אז עכשיו,

שקרן, היית שקרן ותישאר שקרן. חבר הכנסת כץ, החוצה, בבקשה.

ואני אגיד לכם מה הלקח. החוצה, החוצה. הוא עומד פה ומשקר, אז אני אגיד לו שהוא שקרן. הבנתי, חבר הכנסת כץ.

מי שעומד פה ומשקר, אני אגיד לו שקרן.

חבר הכנסת, החוצה. אתה שקרן.

שנתנו את השנה הכי שקטה לעוטף עזה ואתם אומרים: שקרן, אבל זו עובדה,

שש רקטות מול 1,000 רקטות בשנה, אז אם אתם אומרים שזה שקר אז יודעים שאתם לא אומרים נכון.

אתם שוחקים את הביטויים. זה כבר לא חודר. אני זוכר לפני שנה את ילדיי עומדים שם, עושים לי לב כשאתם צועקים: שקרן, שקרן. עכשיו אני אסיים. והלקח שלי: מול המכונה הזאת לא השכלנו להקים מכונה הפוכה. אבל את הלקח הזה אני, אדם לומד מהר,

ואנחנו נקים מכונה שיודעת להסביר, יודעת להילחם, יודעת להפסיק את הפייק ניוז הנוראי, את הרעל הנוראי. אבל אני אסיים בנאום הפתיחה של ראש האופוזיציה כהאי לישנא. תשמעו, נאום הפתיחה, ככה הוא קיבל את הממשלה. מר נתניהו אמר: "בעוד כמה ימים, כשתקום הממשלה המסוכנת, יהיה כאן קבינט שלא יאשר אף פעולה נועזת מעבר לקווי אויב ולא בתוך איראן". זה המשפט הראשון שמר נתניהו אמר: "אף פעולה נועזת באיראן"; 2. "הממשלה לא תוכל לפעול, נגד ארגוני הטרור בעזה", אמר נתניהו, אתה יודע שאתה

ביום שפתח את השנה השקטה ביותר ב-20 השנים האחרונות בעזה.

המשיך מר נתניהו: "הממשלה לא תעמוד בלחצי ארצות הברית ותוך שבועות תגיע החלטה לבנות מחדש קונסוליה פלסטינית בלב ירושלים" כך התחזית שלו, "ועל ידי כך להעלות מחדש את נושא חלוקת ירושלים".

המשפט הבא: "זו ממשלה", הוא אמר, "שלא תוכל לעמוד נגד חזרת ארצות הברית להסכם הגרעין המסוכן עם איראן". אני רק אזכיר לכם, מי שחתמו אצלו על הסכם הגרעין, זה אחרי הנאומים. מי שהאמריקאים, והוא כבר הסכים להקים בפרבר ירושלמי את הקונסוליה. כן, תעשו גוגל, אתם תמצאו שהוא כבר הסכים. אנחנו בלמנו, אבל אנחנו כבר לא בתחרות. הסיפור נגמר. זהו, נגמר הסיפור. לסיכום, חברים, אתם יודעים, אסיים בסיפור אחרון. דמו בעיניכם חדר חשוך, חבריי בקואליציה,

זה משהו באמת, חבר הכנסת כץ. קואליציה, שקט, בבקשה. אחי ורעי יאיר, תשמע, כן, יש דבר כזה. דמו בנפשכם חדר חשוך, חדר חשוך. אה, תנו רגע. קצת דרך ארץ, פעם אחת בשנה. דמו בעיניכם חדר חשוך מלא בריהוט, זה 40 חתימות על הבית ברעננה. חבר הכנסת בוסו, אתה בשנייה, חבל.

הבנתי אותך, חבר הכנסת בוסו.

חבר הכנסת בוסו, עוד הערה אחת, אתה בחוץ.

מיליון שקל. מה עם החניה, אין מה לאכול, דמו בעיניכם חדר חשוך עם ריהוט, ואתה אמור ככה לנווט בחדר, אז אתה מגיע, מדליק את האור לאיזה חמש שניות,

ואז האור נכבה. אז אומנם האור נכבה,

כבר יש לך תמונה איך נראה החדר. אני לא יודע מה ילד יום. אני יודע שאחרי שנים, חבר הכנסת בוסו. שנתיים-שלוש של חושך, ואני לא יודע לאן אנחנו הולכים כולנו, חבר הכנסת בוסו, שלישית.

הדלקנו את האור לעם ישראל והראינו איך ממשלה טובה, איך ממשלה משתפת פעולה, איך ממשלת "אנחנו" ולא "אני", יכולה להביא הישגים ענקיים לכלל הציבור בישראל.

תודה רבה לראש הממשלה. אני מבקש שקט במליאה. בבקשה.

חבר הכנסת אבוטבול, היית חסר לי.

חבר הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה, למרות שאין נואם. חבר הכנסת נתניהו, ראש האופוזיציה, בבקשה. אני מבקש מהצד של האופוזיציה להימנע מכל קריאות. אני לא אהסס להוציא אתכם. זה יפה שאתה מסתכל על האופוזיציה. בבקשה שקט במליאה.

עכשיו בוודאי שקט. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפתוח בהבעת צער

למשפחת נחום מעכו על מותה של בתם ספיר. עם ישראל כולו משתתף בצער הזה. אדוני היושב-ראש, אני גם מבקש שוב להשתתף בצערך,

על פטירתה של אחותך. תודה רבה. שמחים לראותך כאן שוב איתנו. חברי הכנסת, שנת הלימודים מתקרבת לסיומה. המורים שוקדים על גיליונות הציונים של התלמידים, והתעודות תחולקנה בעוד כמה ימים. אבל יש מי שכבר הזדרז לחלק לעצמו ציונים, והוא עשה זאת ביד נדיבה,

בהערכה עצמית מופלגת ובניתוק מרשים מן המציאות.

הוא ציין, נרצחו עוד שתי נשים ערביות, הבנתי. חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב.

חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה. זה לא מכובד.

נרצחו עוד שתי נשים ערביות. יש דם ודם? זה מקומם. כאילו לא נרצחו נשים ערביות. תתקן את עצמך.

חבר הכנסת טיבי, אין קשר לרקע, יא אהבל.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה שב.

יש מי שכבר הזדרז לחלק לעצמו ציונים, ועושה זאת בהערכה עצמית מופלגת, קוראים לזה "עף על עצמו" ועושה זאת בניתוק מרשים מן המציאות. נפתלי בנט אמר אתמול, ציטוט: נדמה לי שכל מי שישר עם עצמו יודה שזו ממשלה מהטובות שידעה המדינה.

איזו בדיחה.

בלשכת ראש הממשלה, חברת הכנסת, בדיוק כמו ברשימת ימינה בכנסת,

כולם עוזבים זה אחר זה. הם כנראה לא יכולים להכיל את כל הטוב הזה שבנט מדבר עליו. זה קשה להם. ובכלל, תראו מי שמדבר על יושר. מי שהפר את כל ההתחייבויות וההבטחות שלו לציבור,

מי שפילס את דרכו בנוכלות אין-קץ לכיסא ראש הממשלה, להגיד שזאת אחת הממשלות הטובות בתולדות ישראל? אני חושב שבוחן המציאות של בנט, בלשון המעטה, לוקה בחסר. זה כנראה קורה כי בנט לא בא באמת במגע עם הציבור. לי יש פריבילגיה היום. אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, אבל יש לי פריבילגיה: כל יום צועד כמה קילומטרים, ותוך כדי הקילומטרים האלה, כמה זמן לא ראית אנשים ממטר? חברת הכנסת שיר. אני פוגש את אזרחי ישראל, והם אומרים, חברת הכנסת שיר, קריאה ראשונה. אבל בנט, בנט, הוא לא יוצא החוצה. חברת הכנסת שיר, קריאה שנייה. אבל בנט, אם אין ציפור שיר, תן לה. לה לה לה. זה כנראה קורה כי בנט לא בא באמת, כמוני וכמוכם, בניגוד לנו, במגע עם הציבור. הוא לא יוצא החוצה. הוא לא יכול לצאת החוצה. הוא לא פוגש אנשים ברחוב. אתם יודעים מה, הוא לא רואה ממטר את אזרחי ישראל. כן, אתה מלך השוק.

אבל אם הוא היה עושה כל זאת, הוא היה לומד על רחשי הלב האמיתיים של תושבי המדינה. בעבורם, הממשלה הזאת, שהוא מתאר כממשלה נפלאה, מן הטובות שהיו במדינה, עבורם הממשלה הזאת גרועה, לא לגיטימית, לא רלוונטית. היא מוחזקת בחוטים דקים של סחטנות ופרוטקשן, מפרפרת פרפורי גסיסה, מתבזה כל יום מחדש, למה הוא לא זוכר שהוא לא הקים ממשלה ארבע פעמים? חבר הכנסת כץ.

כי בכל פעם אתה חושב שהם הגיעו לתחתית,

לא יהיה יותר נמוך. ירדתם נמוך השבוע, בשבוע הבא תרדו עוד יותר נמוך. ים המלח, שוחד, מרמה והפרת אמונים. שוחד, מרמה והפרת אמונים. אתה זוכר מה היה האסון שלך? חבר הכנסת כץ, תודה. אני אומר לכם, ים המלח הוא האוורסט של הממשלה הזאת. שוחד, מרמה והפרת אמונים. אתם כל הזמן יורדים עוד ועוד. גמרתם את העסקים, כמעט גמרתם את הכלכלה. חבר הכנסת כץ, מספיק. שמעתי אתמול, אני מציע, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אזולאי, אתם מפריעים לראש האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, אף אחד לא מפריע לי.

וחמאס, מצעד הדגלים. מונפים בחוצות ערי ישראל. חברת הכנסת פרידמן, קריאה ראשונה.

שיא של יהודים בהר הבית. חבר הכנסת כץ, מספיק. קריאה ראשונה. אם היית נלחם ופועל ועושה למען המדינה, היית עושה משהו נגד האינפלציה המשתוללת ונגד יוקר המחיה שמאמיר בלא הרף.

כל אזרח ישראלי מרגיש זאת בכיס כשהוא קונה בסופר, כשהוא ממלא דלק, כשהוא משלם את חשבון החשמל, כשהוא לוקח משכנתה, כשהוא שוכר דירה. אבל מכיוון שאתם, בנט, לפיד ועבאס, מכיוון שאתם לא נלחמים למען המדינה שלנו אלא רק למען ההישרדות שלכם, אזרחי ישראל בצדק מרגישים שהם מופקרים לגורלם.

מה שכאן קורה, הזינוק האדיר הזה וחוסר הפעולה, חוסר פעולה כלשהי, זה פשוט מדהים, אנשים שמתיימרים להיות מנהיגים נותנים לנו כאן הרצאות של מדריכים בבני עקיבא מה זאת מנהיגות, מה זה אומץ לב, מה זה היסטוריה יהודית. זה מביך, אבל לא חשוב. עכשיו גם בני עקיבא לא טוב? חבר הכנסת כץ, שנייה. האנשים האלה, אתם, באשמתכם, הכול עולה, הכול מתייקר. בתוך פחות משנה זינקו מחירי הדלק ב-25%; מחירי החשמל זינקו בלמעלה מ-200 שקל תוספת, תוספת 200 שקל בכל חודש לכל משפחה, מחירי המזון זינקו. היום כדי לקנות קילו פירות, אני אומר לכם, היום כדי לקנות קילו פירות צריך משכנתה, אבל גם המשכנתה עולה.

במקום לטפל במשבר העצום הזה, במקום להוריד מחירים, להפחית מיסים, אתם מעלים מחירים ומטילים עוד מיסים, אבל את הכסף אתם מייעדים לא לטובת אזרחי ישראל. אתה פעם הורדת מחירים? הורדת מחירים? חבר הכנסת סובה.

שב-2013 היה יותר יקר מאשר היום? חבר הכנסת סובה, קריאה ראשונה.

הוא לא יכול אחרת. הוא לא מפסיק לשקר. בבקשה. היית מתגאה בזה, מכל העולם. חבר הכנסת סובה, קריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, לקואליציה מאוד קשה, אדוני היושב-ראש, תן להם לצעוק, אלה הפעמים האחרונות שהם צועקים מהצד הזה,

לא צועקים.

תן להם קצת.

הסחטנות עובדת גם מצד יהודים, אל תדאגו. חבר הכנסת קריב, בבקשה. לסחטנות היא, הייתי אומר, רב-תרבותית.

חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. חבר הכנסת גולן, קריאה ראשונה. אתם נותנים לכל מישהו שמצייץ איום, שמרעיד את הכיסא שלכם. שמענו אתמול. אני אומר לכם, זה לא רק הכסף. הכול קריאה שנייה. זה לא רק הכסף, זה גם דברים הזויים כמו הנכונות לדון על איקרית ובירעם, שזה הצעד הראשון של מימוש זכות השיבה.

אין גבול, אין גבול לנפתולי נפתלי המתפתל. תנסו להגיד את זה עשר פעמים מהר ותבינו עד כמה זה פתלתל, נפתולי נפתלי המתפתל. וזה מה שקורה כאן: מתפתלים,

אין גבול לפייק, חברת הכנסת שיר, תודה. שיר, אבוטבול, אל תעזור לי. במקום להתפתל, תנסו להגיד את זה עשר פעמים מהר. מה להגיד? נפתולי מה?

אפילו לי זה קשה. נפתולי נפתלי המתפתל. זה מה שהם עושים פה כרגע, מתפתלים ומתפלים

חבר הכנסת קריב, חבר הכנסת קריב, תודה. חבר הכנסת אשר, תודה.

מה שהייתם צריכים לעשות במקום נפתולי נפתלי המתפתל, מה שהייתם צריכים לעשות זה לקחת את הרווחים שהושגו בזכות הכלכלה החזקה שאנחנו בנינו כאן ולהשתמש ברווחים הללו לבלום את עליית המחירים הדרסטית. עם הגירעון,

הכלכלה הזאת כוללת את 60 המיליארד תקבולי הגז, שאתם התנגדתם לזה.

אני שוב מברך על המאמץ המשותף שאנחנו עשינו יחד עם החברים כאן כדי להביא את זה. בזה הם מתברכים, על זה הם יושבים. לא עשו כלום. מדינת ישראל צפויה לסיים את 2022 עם למעלה מ-50 מיליארד ש"ח עודפי מס מעל התחזיות. בגללך? כולנו משלמים יותר על הגז שלנו. הייתם יכולים וחייבים להוריד את מחירי הדלק ולבלום את גל עליית המחירים.

חבר הכנסת קריב, תודה רבה. חבר הכנסת כץ, שב. סינגפור, את הכסף הזה לקחתם ונתתם אותו לח"כים נורבגים, לסחטנים פוליטיים, לתומכי טרור, לשוללי הציונות. בזבזתם 50 מיליון ש"ח על פרויקט מיוחד, 50 מיליון ש"ח לשיפוץ ביתו הפרטי של בנט ברעננה, 50 מיליון ככה,

ונתתם 50 מיליארד לאחים המוסלמים, וחילקתם מאות מיליונים לטיבי וזועבי, וגם לכל ח"כ יהודי שאיים עליכם. אתם עושים את זה, אמרתי, ברוחב לב, בחפץ לב, כי כל מה שמעניין אתכם זה הכיסא שלכם. זאת ממשלה של צ'ק פתוח. ואיך אתם מתרצים את אוזלת היד הנפשעת שלכם? אתם אומרים, חבל, היום הקשבתי לבנט,

אני מקשיב לנאומים שלו, הם מדהימים, פשוט מדהימים,

שבלונה אחרי שבלונה אחרי שבלונה. אבל חשבתי לפחות שיוסיף היום את המשפט שאני שומע כל הזמן על ידי הסנגורים של הממשלה: זאת לא אשמתנו, זה משבר עולמי. אני רוצה להגיד לכם, משברים תמיד היו ותמיד יהיו, אבל זה לא תירוץ למכירת החיסול של המדינה. לי אתם לא יכולים למכור את הסיפור על משבר עולמי. כשיש משבר כלכלי עולמי או כל משבר עולמי, זה מחייב פעולה עוד יותר נמרצת, עוד יותר אחראית, עוד יותר יוזמת, כדי להוציא אותנו מהמשבר. זה מה שאני וחבריי עשינו במשברים קודמים. ב-2003 שטפה אותנו סערה כלכלית עולמית, נקטנו צעדים מתבקשים והוצאנו את ישראל מהמשבר. מה זה "הוצאנו מהמשבר"? 5% צמיחה לעשור לאחר מכן, כשהיינו כבר בהתכווצות של התל"ג. כך קרה גם ב-2009, עם משבר הסאב-פריים החמור ששטף את כל העולם. גם אז החזרנו את כלכלת ישראל למסלול של שיקום וצמיחה חסרי תקדים. ועכשיו עשינו זאת פעם שלישית, ב-2020, בעיצומו של משבר שלא ידענו כמותו, משבר שהוא גם בריאותי וגם כלכלי, משבר הקורונה. הבאנו מיליוני חיסונים לישראל, הוצאנו את ישראל ראשונה בעולם מן המשבר, הן הבריאותי והן הכלכלי. והיום, היום אתם מתפארים בהישגים שלנו.

אגב, אתם עושים זאת, חבר הכנסת קריב, אתה בשתי קריאות, לפני הוצאה. חבר הכנסת סובה, אתה בשתי קריאות, לפני הוצאה. חבר הכנסת סובה. לא, שיגיד את האמת, הבנו, תודה. חבר הכנסת סובה, קריאה שנייה.

אל תעזרו לי. בבקשה.

שאין דרך לצאת מנפתולי נפתלי המתפתל אלא בניסיון מפותל לגנוב קרדיט, ובנט הוא אחד מגונבי הקרדיטים הגדולים שידעה מדינתנו, ואולי בזמן החדש, אז הם עושים זאת גם בתחומים אחרים.

שפרסמת נתונים על המצב הביטחוני בדרום בשנה האחרונה. הוא עשה את זה גם עכשיו. איך הושג השקט הזה בדרום? הוא הושג בזכות המכה המוחצת שהנחתנו על חמאס במבצע שומר החומות. פגענו קשות בתשתיות הטרור, חיסלנו מחבלים בכירים, חברת הכנסת שיר, תודה.

חברת הכנסת בן ארי. חברת הכנסת שיר. חברת הכנסת שיר, מספיק. את בקריאה שנייה, אני פשוט אוציא אותך. הציפור שרה שוב. העורב. גם העורב הופך לזמיר. ואתם, חבורת הטרמפיסטים, גונבי הקרדיט, מנכסים לעצמכם בלי בושה את ההישגים שלנו, הן הכלכליים והן הביטחוניים, וגם כמה מדיניים: נוסעים,

אתם לא עושים כלום כי אתם לא שווים כלום. שמעתי אתכם, פששש. ממש כך, אתם לא שווים כלום. שמעתי אתכם מדברים, אותך, על מכונת השקרים שמופעלת נגדכם,

על ביקורת אותנטית שאם היית יוצא לרחוב, היית שומע. זו לא מכונה, אלו אנשים בשר ודם, אזרחים שכואב להם, שאומרים: לקחו מאיתנו את המדינה, לקחו מאיתנו את הביטחון, לקחו מאיתנו את הכבוד, לקחו מאיתנו את הדגל. לקחתם הכול. מכונת שקרים זה מה שאתם עושים. ואני חייב להגיד לך, צא החוצה.

תפסיק לזלזל ככה באזרחים, תפסיק לזלזל ככה באנשים, ותתחיל לשמוע מה שהם אומרים.

מתי אתה יצאת החוצה בפעם האחרונה?

בניגוד אליך,

כי אני עם אוזן קצת יותר רגישה. בבחירות האחרונות, ב-2021, אתה אמרת את הדבר הבא, אחרי ששיבחת כאן את מנסור עבאס, מנסור עבאס, כאיש שכל-כולו ומחויבותו לשלום ולהתפייסות עם ישראל.

מנסור עבאס עצמו הלך לבקר מחבלים רוצחים בכלא. הם רצחו חיילים בליל הקלשונים. איך ראש הממשלה לא מתבייש לחבק אדם שחיבק וביקר מחבלים? עזוב שלא חיבקתי אותו, עזוב שכל הבלופים כאילו הצענו לו ממשלה ולשתף בקואליציה כמו שאתם עושים, עזוב את כל זה. אני אומר רק דבר אחד: אין לך בושה, וגם אין לך ברירה, אתה תלוי בו. מילא אתה תלוי בו, הממשלה תלויה בו, באחים המוסלמים. תקרא את הצ'רטר שלהם, תקרא מה הם אומרים על מדינת ישראל. אתה העברת את השליטה בממשלת ישראל, ובעקיפין במדינת ישראל, לאחים המוסלמים ולמועצת השורא. תתבייש לך. ובכן, חברי הכנסת, אתה מכחיש שהצעת הצעות למנסור עבאס. חבר הכנסת גולן, תודה. חבר הכנסת גולן. חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת כהן.

הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת אוחנה,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רואה בצער, בצער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, התחלתי לומר שאני רואה בצער, אפילו בחמלה, את הספסלים הריקים של הקואליציה.

הם יודעים, הם יודעים שזה מתקרב, הם יודעים שהסוף בא.

נוטשים, בלי לשכה, בלי עתיד, בלי תקווה. זה אחר זה, חברת הכנסת שטרית, את מפריעה לו. אני מרחמת עליו.

תראה איך השאירו אותו לבד. ממשלת הסחיטה והפרוטקשן שלכם מתפוררת. היא קורסת על הראש של כולנו. ימיה ספורים. גם אם תנסו להמשיך לקנות זמן ולעסוק בתרגילי הישרדות מעוררי סלידה, ימיה ספורים. אני חייב להגיד לכם שבמצב הזה, כשאדם טובע, בתור אדם שכמעט טבע בתעלת סואץ בקרב אש, אני יכול להגיד לך שכשאתה טובע ואתה מתחיל לרדת למצולות ואתה מנסה להגיע חזרה לפני המים כדי לקחת אוויר לנשימה, אתה מוכן לתפוס כל דבר, ואתה מוכן כנראה לעשות כל דבר. כנראה זה מה שבנט עושה. אחד הדברים שהוא עשה זה לפרסם עוד חוברת ביזארית, השלישית בטרילוגיה, תוכנית סינגפור, אבל זה גם לא שלו, הוא העתיק. איך לנצח מגפה, לא חשוב. הוא העתיק. איך מחזיקים קואליציה, ובפנייה הזאת, בפנייה הזאת שהיא ממש, אני חייב להגיד לכם,

אבל זה מה שאפשר לצפות מאדם טובע, הוא פונה לרוב הציוני הדומם. הרוב הציוני לא דומם, בנט, הוא זועק דבר אחד, הוא אומר: לך, צא החוצה, לך תסתובב בארץ, דבר עם האנשים, הם יגידו לך: לך,

ולכן אני מביא בפניכם היום את דרישתם, יותר מזה, את זעקתם, של המוני אזרחי ישראל: לכו הביתה. חלק כבר הלך, אני רואה. לכו הביתה כדי שאנחנו נחזיר את ישראל למעמד שהיא ראויה לו. לכו הביתה כדי שנקים ממשלה חזקה ויציבה, ממשלה אחראית, שתחזיר את הביטחון האישי, שתפחית מחירים, שתוריד מיסים, שתחזק את הכבוד הלאומי, שתדאג לכל אזרחי ישראל. ודבר אחרון: בשבת הקרובה אנחנו נקרא בתורה את סיפור המרגלים בפרשת לך לך.

המסר שלנו שריר וקיים, שלח.

כבר אלפי שנים: עלה נעלה כי יכול נוכל לה. נעלה ונצליח, ובעזרת השם, נוכל יחד לכל אתגר. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש, באמת, כמה אפשר לבקש לא למחוא כפיים? מספיק, תכבדו את האולם. חבר הכנסת קיש, הצבעה שמית?

לא. היושב-ראש, הקואליציה הלכה. אני מבקש, אני מבקש, אני עובר לאזכרה של חבר כנסת שהלך לעולמו. בבקשה שקט וכבדו את המעמד. חבר הכנסת אוחנה, אחר כך תשאל אותם במכתב. אנחנו עוברים, לפי סדר-היום, לדברים לזכרו של חבר הכנסת נפתלי בלומנטל. בבקשה, חברי הכנסת, לעמוד.

דברים לזכרו של חבר הכנסת בלומנטל. הבנים אבינועם, אשתו אביבה, מיקי בלומנטל, אשתו אביטל, נכדים, נינים, כל בני המשפחה שהגיעו לכבד את זכרו, ברוכים הבאים. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, לפני כמה שבועות הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר נפתלי בלומנטל, זכרו לברכה. בלומנטל נולד בפולין ועלה ארצה מגרמניה בשנת 1934, הצטרף להגנה בגיל 16, ובמלחמת העצמאות לחם בחטיבת כרמלי כמפקד פלוגה. הוא איש דור תש"ח שלחם, הקים ובנה את המדינה. בלומנטל, שהיה רואה חשבון בהשכלתו ועבד בשנותיו הראשונות בחברת סולל בונה, התקדם לשורה של תפקידים ניהוליים וכלכליים בחברות כור, עד לכהונתו כמנכ"ל תאגיד כור בשנת 1977 וכיושב-ראש מועצת המנהלים של החברה לאחר מכן, בשנת 1982. בשנת 1981 נבחר לכנסת העשירית ברשימת העבודה, וכיהן בה קדנציה אחת כחבר ועדת הכספים של הכנסת. במקביל שימש גזבר המפלגה וחבר במוסדותיה. לאחר פרישתו מהכנסת מונה בשנת 1986 למבקר ההסתדרות, ובמהלך השנים שימש כדירקטור במגוון חברות. בחודש מאי הלך לעולמו והוא בן 100. יהי זכרו ברוך. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שרת התחבורה, בבקשה. איפה הקואליציה שלך? אפילו מפלגת העבודה לא פה. מי אמר "שלך" בדיוק? חבר הכנסת אבוטבול, תגיד קצת דברים הגיוניים. סדרנים, אתם יכולים להודיע לחברי הכנסת שהוצאו שהם יכולים להיכנס.

הוא שואל למה חברי הכנסת מהקואליציה לא פה. זכותו של אדם, רצונו. אני לא יכול לחייב. בבקשה. ב-1 במאי השנה, 100 שנה לאחר שנולד, נפטר בשיבה טובה ומדהימה איש משפחה אוהב ואהוב, איש עבודה מסור ממדרגה ראשונה, אוהד הפועל חיפה וחבר כנסת לשעבר ממפלגת העבודה, נפתלי בלומנטל. שלום למשפחתו המדהימה שהגיעה לכאן בייצוג יוצא מן הכלל באמת. לכבוד ולעונג הוא לנו לפגוש אתכם כאן ולהוקיר את זכרו של חבר הכנסת לשעבר בלומנטל. אדוני היושב-ראש, אתה סקרת את פועלו הרב ביותר של חבר הכנסת בלומנטל, שבאמת היה מדור בוני הארץ. הרבה פעמים אנחנו מדברות ומדברים על בנייה במונחים של סלילה וחציבה, והרבה פעמים באמת בהקשרים של חקלאות,

שגם את התפקידים הכלכליים צריך היה למלא, ונפתלי בלומנטל עשה את זה באמונה רבה ובכישרון גדול, והוא עשה את זה כשתמיד היה לנגד עיניו מעמד הפועלים, מעמד האדם העובד והעובדת. זה היה דבר שהיה חשוב לו, והוא פעל למענו בכל תפקיד מהתפקידים הרבים מאוד מאוד שהוא מילא. הוא התחיל את הקריירה שלו במדינת ישראל בתור לוחם. הוא עלה לארץ, וממש מייד התגייס להגנה. הוא פיקד על רבים שהוא איבד, דבר שלא הניח לו לאורך כל חייו, אובדן שהלך איתו והכביד עליו, והוא מעולם לא שכח את האנשים שהלכו איתו,

ושהוא היה אחראי להם, שלחמו ביחד ובנו ביחד את מדינת ישראל ממלחמת השחרור. נפתלי בלומנטל היה סוציאליסט אמיתי. כשאנחנו אומרות ואומרים שהוא חשב על האדם העובד, האישה העובדת, זה היה מתוך אידיאולוגיה, מתוך תפיסת עולם שמפלגת העבודה חוזרת אליה מאוד בגדול, של לראות את האדם העובדת והעובד, לדאוג להם לתנאים ראויים, לשכר שמגיע על עבודה קשה, על עבודה מסורה. הוא היה ידען גדול בתחומים רבים,

בפוליטיקה, דיבר הרבה שפות, היה קורא ספרים, החל מחומרים מקצועיים ועד רומנים וספרי מתח, לא הפסיק ללמוד לרגע, גם בגיל מאוחר, וכמובן גם בגיל של הפייסבוק, גם פייסבוק, גם משחקי מחשב עם הנכדות והנכדים, שלא לומר, הבנתי שאפילו היה מלמד את הנכדות והנכדים מיני משחקי מחשב, עד כדי כך. נפתלי גדל בבית דתי, אבל אחרי שהכיר את רעייתו, את מי שהפכה לרעייתו, הפך לחילוני והאמין שהמצוות החשובות מכולן הן מצוות שבין אדם לחברו, והקפיד לקיים את כולן. וכך אכן הייתה לו מערכת יחסים של אהבה עם משפחתו, הוא היה אהוב, נאהב ואוהב מאוד, וגם בעבודותיו השונות היו לו תמיד יחסים קרובים וטובים עם אלה שעבדו איתו ובסביבתו. וכאמור, אי-אפשר לסיים בלי להזכיר את הפועל חיפה. משפחת בלומנטל מחזיקה שלושה דורות של אהדה לקבוצת הפועל חיפה. ובכן, צפייה משותפת במשחקי כדורגל היא אחד הדבקים המבטיחים ביותר למשפחה, אז נאחל הצלחה,

אני מודה לכן ולכם שבאתם, וזכות גדולה היא לי להספיד אותו כאן, את נפתלי בלומנטל, שהלך לעולמו בגיל 100, חבר הכנסת לשעבר. יהיה זכרו ברוך. יהיה זכרו של חבר הכנסת בלומנטל ברוך. אפשר לקרוא ולהכניס את כולם להצבעה. אנחנו נמתין. תודה רבה למשפחה שהגיעה. תודה רבה למשפחת בלומנטל, תודה רבה על שכיבדתם אותנו בנוכחותכם. אנחנו נגד, נגד הודעת בנט. זהו? כולם נכנסו? אם כך, חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להצבעה.

בעד עמדתו של ראש הממשלה,

נגד עמדתו של ראש הממשלה.

נגד, 54, אין חברי כנסת בעד. אם כך, אני קובע כי עמדת ראש הממשלה לא התקבלה. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 21), התשפ"ב 2022, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי) התשפ"ב 2022, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת משה אבוטבול, נעמה לזימי, מיכל שיר סגמן, יואב קיש, עופר כסיף, עידית סילמן ואבי מעוז בנושא: הארכת מועד נוספת לתחילת החזר המענקים לעצמאיים, בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת ינון אזולאי בנושא: השכר הממוצע של זוכי מחיר למשתכן ברמת גן. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אלון טל, לימור מגן תלם, ענבר בזק וסמי אבו שחאדה

מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איימן עודה, אמילי חיה מואטי ואוריאל בוסו בנושא: צמצום טיפולי

תודה רבה למזכיר הכנסת. אם כן,